לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק פינוי ובינוי (הסכמים לארגון עסקאות פינוי ובינוי), התשע"ו 2016, הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס' 4) (תקופת אשפוז או טיפול מרבית), התשע"ו 2016. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 45) (איסור מניעה מצרכן להביא למקום עסק מזון או שתייה מאותו סוג הנמכר במקום), התשע"ו 2016, של חברי הכנסת טלי פלוסקוב, מירב בן ארי ואלי כהן וקבוצת חברי הכנסת. תשובות שר החינוך נפתלי בנט על מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיונים מהירים והצעות לסדר-היום בנושאים הבאים: קורס דיאלוג רב-תרבותי, הצעתו של חבר הכנסת יוסף ג'בארין, ההבדלים בשיטת הניקוד לשיבוץ להוראה בין המורים הערבים לבין המורים היהודים, הצעתם של חברי הכנסת מסעוד גנאים, זוהיר בהלול ועיסאווי פריג'; פעילות ארגון "שוברים שתיקה" נגד אזרחי ישראל וחיילי צה"ל, הצעתם של חברי הכנסת עודד פורר, יואב קיש ואחמד טיבי, גביית תשלומי יתר מציבור הסטודנטים על-ידי חלק מהמוסדות להשכלה גבוהה, הצעתם של חברי הכנסת מירב בן ארי, איציק שמולי ויעקב מרגי. מסקנות הוועדה המיוחדת לזכויות הילד בעקבות דיון מהיר בנושא: עומס רב על תחנות טיפת-חלב, הצעתם של חברי הכנסת דב חנין,

מנואל טרכטנברג, אורלי לוי אבקסיס

תודה למזכירת הכנסת. חברי הכנסת, אנחנו עוברים לנאומים בני דקה. אני מפעיל את ההצבעה על מנת שחברי הכנסת

בינתיים אבקש מחבר הכנסת מאיר כהן לפתוח את פרק הנאומים. אחריו, חברת הכנסת סופה לנדבר. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, אנחנו כולנו מכבדים בברכה, ומודים ליעל גרמן, למיכל רוזין, למרב מיכאלי ולשרן השכל על ארגון היום המיוחד הזה, ההיסטורי, לקהילה הלהט"בית. היו ברוכים. אני חושב שראוי שהדיונים האלה יהיו נחלתנו, בכל שנה ביתר שאת, זה חשוב. ל-30 הדקות שנותרו, 30 שניות, אני מקווה. שניות, סליחה, אדוני. 30 שניות, כבוד היושב-ראש. ל-30 השניות שנותרו: היום נערך דיון מהיר בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת על תופעה שאנחנו מגנים אותה מכול וכול, על כך שמזירות האירועים והפיגועים אנחנו מקבלים, ועיתונאים מקבלים, צילומים חסרי תקדים בתקריבים. ולצערי הגדול, חלק מהמצלמים הם אותם אנשים שעושים עבודת קודש והם אלה שבאים לטפל. אז אני צריך להזכיר לכל כוחות ההצלה: אתם באמת עושים עבודת קודש, אבל תישארו שם. אל תהיו עיתונאים, אל תשלחו תמונות זוועה משם, תחסכו לנו את זה.

תודה, חבר הכנסת מאיר כהן. חברת הכנסת סופה לנדבר, בבקשה, גברתי. אחריה, חברת הכנסת יעל כהן-פארן. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אתמול בוועדת הרווחה אנחנו דנו יחד עם השר ליצמן על הנושא של תרופות מצילות חיים. יש לי חקיקה כזאת, יש לי יוזמת חוק, אבל בשמחה קיבלתי את הרצון ואת ההבנה של שר הבריאות להחזיר את זה לאזרחים. כך קרה שבשנת 2008 חוק ההסדרים קבר את העניין של תרופות מצילות חיים. במדינת ישראל ללמעלה מ-80% מהאזרחים יש ביטוח משלים, ואז לביטוח המשלים הייתה אפשרות לרכוש את התרופות ולתת לציבור, נכון שזה לא 100%, אבל היום 100% של האזרחים לא מקבלים שום דבר, לא מקבלים בזמן הצורך את התרופה הזאת, והנטל על המשפחה, 40,000 50,000 ש"ח בכל חודש, הוא נטל אדיר, אפילו למשפחה שהמצב הכלכלי שלה לא רע. בגלל זה, לדעתי, צריכים לבטל את ההחלטה של חוק ההסדרים משנת 2008, להעביר חוק, ולתת לבני-אדם אפשרות שהביטוח המשלים ייתן להם לא רק אפשרות לרכוש אספירין או משהו מסוג כזה, אלא ייתן להם אפשרות לקבל בזמן הצורך את התרופה שיכולה להאריך ולהציל את החיים. קיבלתי בברכה את ההבנה של שר הבריאות.

תודה, חברת הכנסת לנדבר. חברת הכנסת יעל כהן-פארן, בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת אסף אורן חזן. אדוני היושב-ראש, חברי חברות וחברי הכנסת, היום אנחנו מציינים לראשונה בכנסת ישראל את זכויות הקהילה הגאה. מדובר באירוע היסטורי וחשוב, ראוי לשבח.

יש לזכור שבאולם הזה, במשכן הזה, אנחנו מונעים מחברי הקהילה הגאה בישראל זכויות ושוויון. 45 מדינות, שהן קרוב לרבע ממדינות העולם, קיבלו את הציון אפס לפי מחקר חדש בנושא חופש דת ושוויון, ומשמעותו הגבלות קשות על חופש הנישואים. שלוש מכל ארבע מדינות הן מדינות מוסלמיות. ההגבלות הקשות על חופש הנישואים בישראל הקנו גם לנו את הציון אפס, המאוד בלתי מכובד, ומציבות אותנו בין המדינות החשוכות בעולם בתחום זה. ב-19 מדינות מאפשר החוק לקיים נישואים אזרחיים בין בני אותו מין: נכון לשנת 2015 באורוגוואי,

ארצות-הברית,

דנמרק, דרום-אפריקה,

הממלכה המאוחדת לוקסמבורג,

קנדה ושבדיה, ובפינלנד אושר חוק שצפוי להיכנס במרס 2017. בכמה מדינות אחרות מאפשר החוק נישואים חד-מיניים בחלק מהאזורים. מתי נוכל לאפשר נישואים אזרחיים חד-מיניים גם בישראל?

תודה, חברת הכנסת כהן-פארן. חבר הכנסת אורן אסף חזן, בבקשה. אחריו, חברת הכנסת שלי יחימוביץ. אדוני היושב-ראש,

חברותי, חברי חברי הכנסת, אורחים נכבדים, האמת היא שאני תכננתי לעמוד ולדבר פה על משהו אחר לגמרי. בסך הכול יש לנו דקה בשבוע להביע את עמדתנו על כל כך הרבה נושאים. ואז אני מסתכל ליציע ואני רואה את הפנים של כל החבר'ה האלה. כמה אור, שמגיע גם דרך הזכוכית, כמה תום,

אני חייב להגיד לכם דבר אחד, אני אומנם מאמין שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, ואת הדבר הזה צריך לשמר, אבל אני אומר בצורה הכי ברורה, שאסור להתעלם מהעובדה שגם להם ולחברים שלהם מגיעות זכויות שוות לשלנו. אני חולק על חברת הכנסת פארן בנוגע למוסד הנישואים מסיבה מאוד מאוד פשוטה, שמוסד הנישואים לא מתייחס אך ורק לחברי הקהילה, הוא מתייחס לתחומים ענפים ורחבים, והוא חלק מהעוגנים שלנו כחברה יהודית ועם יהודי, שיש לו שורשים אלפי שנים אחורה. אבל כשאני מסתכל עליכם, אני אומר לכם: אנחנו נמצאים כאן בשבילכם. וגם לך ולחברייך אני אומר, בכל נושא שבו אני יכול לסייע גם לכם, לעזור שיהיה פה טוב יותר ושכולם ירגישו שווים בין שווים, אני מתחייב לעשות את זה. משפט אחרון.

כשהייתי ילד הייתה ססמה דווקא בערוץ הילדים: כולנו שונים וכולנו שווים.

אנחנו שווים ואנחנו אוהבים, ואנחנו נעשה את הכול כדי שכולם יבינו את זה.

תודה, חבר הכנסת חזן. חברת הכנסת שלי יחימוביץ,

גברתי, ואחריה, חברת הכנסת מיכל רוזין. אני אקדיש את הדקה שלי לקהילה הגאה: הומואים, לסביות,

בי וכל חברי הקהילה הנפלאה והאקטיביסטית הזאת. להיות חבר בקהילה הגאה זה לא, כמו שטועים לחשוב ואומרים לפעמים, נטייה מינית, אלא זהות, מאבק. זאת זהות פוליטית, חברתית, זאת הגדרה עצמית של אנשים, וזה בעיקר מאבק יומיומי על הדבר הפשוט הזה ששמו שוויון זכויות בין בני-האדם. כל עוד לא יהיה שוויון זכויות מלא לקהילה הגאה, אנחנו לא נהיה חברה מתוקנת. שוויון הזכויות לקהילה הגאה הוא לא רק עומד בפני עצמו אלא הוא סממן, סמל וסימן לנאורות ולפתיחות ולשוויוניות של העולם המערבי כולו. שאיפתנו היא להיות יחד עם משפחת העמים הנאורים כדי שאנשים יוכלו לאהוב,

להתחתן ולקבל את הזכויות המלאות גם כחברי הקהילה הגאה, בדיוק כמו שאר בני-האדם. מילה לסיום. אני מלווה את הקהילה הזאת המון המון שנים באופן חברי, באופן משפחתי, באופן פוליטי. מטבע הדברים, כשנלחמים על משהו, רואים, ובצדק, את המאבק הארוך שעוד נותר לעשות ואת התלם הארוך שעוד יש לחרוש. אבל בפרספקטיבה של שנים, הושגו כאן הישגים מדהימים בתחום הנראות, בתחום הזכויות. והיום גם אפשר להצדיע לשתי מחוקקות שהיו פורצות דרך בעניין הזה: חברת הכנסת שולמית אלוני, שביטלה את החוק שאסר משכב זכר, זה היה ביטול מאוד דרמטי, וחברת הכנסת יעל דיין, שלראשונה באופן ממוסד הקימה תת-ועדה בוועדה לקידום מעמד האישה שעסקה בזכויות הקהילה הגאה. השתיים האלה היו פורצות דרך בתקופה שבה זה היה שדה בור, ואפשר להצדיע להן היום.

תודה לחברת הכנסת יחימוביץ. חברת הכנסת מיכל רוזין,

גברתי, ואחריה, חבר הכנסת מייקל אורן.

תודה רבה, קודם כול אני רוצה להודות לך על האפשרות לקיים את היום המרגש הזה,

תשע ועדות בכנסת שיזמו וניהלו דיונים מרתקים היום, מ-09:00 ועד עכשיו, כולל כנס מרכזי של השדולה הגאה בכנסת, שעסק במדד הביטחון לנשים במרחב הציבורי. לצערי הרב, הנתונים מאוד קשים. אנחנו מדברים על 80% מהנשים הלסביות שחוששות להביע בכלל את זהותן המגדרית במרחב הציבורי, 30% מהן מעידות כי ספגו אלימות מילולית ופיזית, 50% ספגו אלימות מקרב רשויות השלטון. יש לנו עוד דרך ארוכה מאוד, אבל בהחלט יש פה יום מרגש. תראו את הקהילה המדהימה שיושבת פה אתנו, והם היו אתנו כל היום, מהבוקר עד עכשיו. אין ספק שהתחלנו פה מסורת, ותודה לך. תודה לחברת הכנסת מיכל רוזין. חבר הכנסת מייקל אורן, בבקשה, אדוני, ואחריו, חבר הכנסת מיקי לוי. תודה, אדוני. בסוף דצמבר שלחתי מכתב לשר הביטחון בעקבות ידיעה שפורסמה בתקשורת הישראלית, כאילו מח"טים בחיל הצנחנים לא אפשרו לחיילים בודדים לצאת מהבסיסים ביציאות לשבת עם הנשק האישי שלהם. הגעתי למסקנה שלא ייתכן, במצב של גל טרור, שחיילים יוצאים בלי נשק אישי ביום שישי. קיבלתי תשובה שהמדיניות שנקבעה היא כי לא ניתן להבטיח שחייל בודד שיוצא לשבת, יש לו מקום אחסון בטוח,

כתבתי שוב ושאלתי אותו: האם בודקים אצל כל חייל איפה הוא שם את הנשק ביום שישי? האם קיבוצניק שם את זה במקום בטוח יותר מחייל בודד? האם מושבניק, מישהו שגר בתל-אביב,

שם את הנשק במקום בטוח? שמחתי מאוד היום שהרמטכ"ל יצא וקרא שכל חייל שיוצא ביום שישי, יוצא עם הנשק האישי שלו, כדי לא לחזור על הטרגדיה של ינאי ויסמן,

שנרצח לפני כמה ימים ללא נשק אישי. אסור שזה יקרה. עניין קצת דומה: יצא לי, לצערי, לבקר אצל משפחת כהן, שבתה הדר נרצחה תוך כדי מניעת מתקפת טרור גדולה מאוד בירושלים, והיא שילמה בחייה. בת 19, שוטרת במשמר הגבול.

אני רוצה לצרף את שמי ואת סיעתי לבקשה למדינה להעניק להדר כהן צל"ש. מיקי, אני יודע שגם אתה תומך. מאוד מאוד רצוי.

תודה לחבר הכנסת מייקל אורן. כבוד היושב-ראש, אני יכול להודיע הודעה?

בתום נאומים בני דקה. אנחנו כרגע בנאומים בני דקה. מייד לאחר מכן. עוד כמה דקות. בבקשה, חבר הכנסת מיקי לוי. אחריו, חברת הכנסת ענת ברקו. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, היום אנו מציינים לראשונה בכנסת את יום זכויות הקהילה הגאה. אכן, מדובר באירוע היסטורי הראוי לשבח.

יש לזכור שבאולם הזה מונעים מחברי הקהילה הגאה בישראל שוויון זכויות אדם שונות. לדוגמה: זוגות חד-מיניים המעוניינים בהורות משותפת נדרשים להליכים משפטיים מיוחדים כגון אימוץ על-ידי ההורה הלא-ביולוגי, הליך ממושך הכרוך בפיקוח סוציאלי של השירות למען הילד ומסמן את ההורה המיועד כחשוד. מדובר בתהליך אשר עלול להימשך שנים, משפיל באופן אינהרנטי, הפוגע קשות בזכויות ההורה הלא-ביולוגי, מייצר חוסר ודאות וחוסר יציבות קשים מנשוא בתא המשפחתי ועלול לפגוע בו ובקטינים המעורבים. הדרת זוגות חד-מיניים ממנגנון של הכרזת הורות, בניגוד למצב הנהוג למשל בהולדת הילד מתרומת זרע אצל זוגות הטרוסקסואליים בישראל. כיום יש פגיעה גורפת בזכויות ההורות ובאפשרות שימור הקשר בין ההורה לילדו על-ידי בתי-הדין הרבניים כלפי טרנסים וטרנסיות בגירושים שלאחר קשר נישואים הטרוסקסואליים. תודה לחבר הכנסת מיקי לוי. חברת הכנסת ענת ברקו, בבקשה, גברתי. אחריה, חברת הכנסת עליזה לביא. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, כנסת נכבדה, קודם כול, לברך את הקהילה הגאה שיושבת כאן. לאורך כל היום היינו ביחד, ואני חושבת שבהחלט נעשתה כברת דרך, ויש עוד הרבה מה לעשות. אני רוצה לדבר על מה שהיה כאן אתמול ביחס לעיגון מעמדם של בתי-המשפט הצבאיים ולומר דבר אחד: החוק שהוצע הוא חוק שעוזר לקורבנות טרור. משפחות שנפגעו יקיריהן יוכלו לקחת תוצרים של בתי-המשפט הצבאיים ולא יצטרכו להתחיל להוכיח את מה שכבר הוכח לגבי הטרוריסטים שהורשעו. היום יש אפליה בין נפגעי עבירה שתוקפיהם נשפטו בבית-משפט צבאי לבין אלו שתוקפיהם נשפטו בבית-משפט אזרחי. אני רוצה להדגיש שהייתי מצפה מכל המפלגות הציוניות בכנסת הזאת לתמוך בחוק שיהיה בו, ולו במעט, להקל על משפחות של נפגעי טרור. לצערי זה לא קרה. לצערי, החוק לא עבר בקריאה ראשונה. אבל אני מבטיחה לכם: החוק יעבור, ואנו נמשיך בכיוון הנכון באמת לתת את הסיוע למשפחות הללו. נא לסיים.

חברת הכנסת עליזה לביא, בבקשה. אחריה, חבר הכנסת ביטן, הודעה. יש רשימה. יש רשימה. יש רשימה, הוא רק נותן הודעה.

הוא לא עושה שום דבר. חבר הכנסת ביטן, לקחת את תשומת הלב ממני.

אני פורס לך שטיח אדום. בבקשה, חברת הכנסת עליזה לביא.

חברותי, חברי חברי הכנסת,

מציינות ומציינים לראשונה את יום זכויות הקהילה הגאה, באמת אירוע היסטורי, ברכות לציון היום, ואני חושבת שבאמת ראוי שתהיה מסורת ליום הזה. גם באולם הזה, גם ביציע ובכלל בחברה הישראלית מונעים מחברי הקהילה הגאה את שוויון הזכויות. אבל אני בוחרת בדקה שלי לדבר על החברה הדתית, על החברה והדתית ולהט"בים בתוך הקהילה הדתית. הקהילה הדתית עוד לא עשתה מספיק כדי לפתוח את הדלתות, את השערים, את הלבבות, להבנה שצריך לקבל את כולם ואת כולן. כולנו שווים. לכולנו יש מקום. אני זוכרת את הריאיון הראשון שקיימתי בטלוויזיה, ראיינתי בחור דתי, בוגר ישיבת הסדר, שהסכים בפעם הראשונה לבוא ולשתף ולספר, אומנם בכיסוי פנים, והריאיון היה עם הגב, אבל הוא דיבר בכנות גדולה מאוד, נא לסיים. על החרם ועל הנידוי ועל העובדה שאי-אפשר שהוא יקרא בתורה

צריך לבוא ולשנות את זה בתוך, יש היום שינוי מבורך של ארגונים. פגשתי פה היום, אני מבקשת לסיים. את אוריה בן ברית מארגון "חברותא", שסיפר לי על השינויים. אני ערה ואני יודעת ואני חלק מהקהילה הדתית,

ואסור שאנשים ימשיכו, תודה. חברת הכנסת עליזה לביא, תודה. עם המשפט של: אני מת כל יום קצת מבפנים, אני לא יכול לעבוד את האלוהים מתוך הקהילה שלי. חברים וחברות, צריך לקבל את כולם, כולנו שווים. תודה.

חבר הכנסת ביטן, הודעת ועדת הכנסת.

הודעה מטעם ועדת הכנסת. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, אבקש להודיע בזאת על חילופי אישים בוועדות הכנסת מטעם סיעת הליכוד: בוועדת החוץ והביטחון, במקום חבר הכנסת אורן אסף חזן יכהן חבר הכנסת אמיר אוחנה, בוועדת הכנסת, במקום חבר הכנסת אורן אסף חזן יכהן חבר הכנסת אמיר אוחנה.

חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה.

מחייב הסבר, אדוני.

חבר הכנסת חמד עמאר, נאומים בני דקה. חברים, סליחה, אנחנו ממשיכים בסדר-היום. חברים, שקט באולם, בבקשה. הדיקטטור הגדול. בבקשה, בואו נכבד את חבר הכנסת חמד עמאר. בבקשה. דקה לרשותך, בבקשה. אתם נתתם הודעה שהיא פצצה. מה, אפשר להיות אדישים?

סליחה, חבר הכנסת ילין. בבקשה. נא לכבד את חבר הכנסת חמד עמאר. דקה לרשותך, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, אפשר לברך את

את יכולה להפעיל את השעון מההתחלה? סליחה, חברים, בואו נכבד את חבר הכנסת חמד עמאר. בבקשה, דקה. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אנחנו מעלים את הנושא של תאונות דרכים, בטיחות בדרכים,

כמעט כל שבוע, ואנחנו דיברנו רק בשבוע שעבר על כבישים אדומים ומוקדי סיכון. אני הגשתי הצעה לסדר-היום בנושא של כביש 66, שהוא כביש אדום, ואני אתן לכם דוגמה מה זה כביש אדום. כביש 66, באורך של 17 קילומטר, מצומת מגידו לצומת התשבי. בכביש הזה, בעשור האחרון, נהרגו 40 בני-אדם, נפצעו 770 בני-אדם, חלקם קשה מאוד. רק בשמונת החודשים האחרונים של השנה שעברה נהרגו חמישה בני-אדם ונפצעו רבים. הכביש הזה הוא צר, הכביש הזה ללא שוליים בכלל. בגלל ריבוי תאונות דרכים חזיתיות החליטו בחברה הלאומית לדרכים, אני מבקשת לסיים. לעשות חומה, "חומה" אני קורא לה כביש צר עם חומה, כשאין שוליים. כל עצירה של רכב שם זה פקק, זו תאונת דרכים, זו סכנת חיים. אני קורא לשר התחבורה להתמקד בכבישים האדומים האלה ולשים את הכביש הזה בסדר העדיפויות של המשרד ולהתחיל לעבוד. תודה.

חבר הכנסת מסעוד גנאים, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת חיים ילין. אני סוגרת את הרשימה. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, היום היה דיון חשוב בוועדת הכלכלה על תאונות דרכים, אבל בעיקר על החלטות בתי-המשפט ועל תיקי בתי-המשפט על העבריינים או הנהגים שהשתתפו בתאונות הדרכים. האמת, שמענו דברים מאוד הזויים, מאוד מסוכנים. אין הרתעה, עונשים קלים מאוד. מישהו, דרס אותו נהג אוטובוס, והוא יצא אחרי שלושה-ארבעה-חמישה חודשים ב-1,200 שקל בשלושה תשלומים,

נשלל הרישיון לחודשיים, ובתוך השלילה הוא נהג. ממש אנרכיה. אחד מעורכי-הדין המשפטנים העלה דבר חשוב מאוד, הוא אמר שהנהגים לא מורתעים בגלל שהענישה לא מיידית.

זה לוקח זמן, ועסקות טיעון, ובסוף יוצאים בזול. צריך שיהיה מיידי: שהנהג שמעורב בתאונה ירגיש שהוא נענש.

אני מציע לאמץ את השיטה הסעודית.

כפי שנאמר לנו, שם לכל שוטר יש מקל, ולפי העבירה, אם העבירה קלה אז שוברים לך את הפנסים האחוריים, אם היא כבדה יותר אז את כל הפנסים, או שוברים לך את כל הזכוכית של האוטו, ואתה, לך ותשלם. אם דרסת מישהו ושברת לו את הרגל, אתה תישאר בכלא עד שהוא יצא מבית-חולים ואתה תשלם את כל התשלומים. אז יאללה, לשיטה הסעודית.

תודה רבה. חבר הכנסת חיים ילין, בבקשה. כבוד היושבת-ראש, חברי וחברות הכנסת, היום אנו מציינים לראשונה בכנסת את יום זכויות הקהילה הגאה. אכן, מדובר באירוע היסטורי, ובאמת מבחינתי זאת חגיגה. עם זאת, יש לזכור שבאולם הזה, בכנסת ישראל, חברי הקהילה הגאה בישראל לא שווים, ואני חווה את זה בשנה הראשונה שלי בכנסת. רק לאחרונה הכנסת פסקה שוב נגד חוק הפרשנות, האוסר אפליה על רקע נטייה מינית וזהות מגדרית באופן רוחבי, בכל ספרי החוקים. גם השנה אתם, כל נציגי הקהילה, תצטרכו להגיע כל פעם מחדש לבג"ץ ולהילחם על הזכויות שלכם. אנחנו אתכם, נעשה את כל המלחמה יחד אתכם. עדיין,

להיות בקהילה הגאה,

זה אומר שבמצב סוציו-אקונומי נמוך, לעולם, ותקשיבי טוב, הם לא יוכלו להביא ילד לעולם. תודה, חבר הכנסת חיים ילין. בגלל שאם אין להם רכוש, הם לא יוכלו לעשות זאת. אני רוצה לציין, חבר הכנסת ילין, נא לסיים. תני לי רק להודות. לא, לסיים, משפט אחרון.

כבוד היושבת-ראש, אני אסיים עוד עשר שניות, אני רוצה להודות לאנשים. חבר הכנסת ילין, אני רוצה להיות בסדר עם כולם.

למיכל ולמרב, חברות הכנסת היקרות, שבאמת הרימו יום נפלא. מגיע לכן כל הכבוד, ואני יודע בדיוק מה הקושי להרים יום כזה, במיוחד על מיעוט במדינת ישראל.

חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, ואחריו, חברת הכנסת יעל גרמן. חברים, אני מבקשת לעמוד בזמנים. דקה וחצי, לא יקרה כלום.

כי אני נותנת לכולם את אותו זמן, שווה לכולם.

בבקשה. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אתמול ירדו גשמי ברכה, אבל הגשמים האלה לא היו כל כך מבורכים לתושבי שכונת שׁניר,

למי שנוח, קוראים לה שׂניר,

השכונה הזו, בכל פעם שיש גשם, הם דואגים גם לעצמם, גם לבתים שלהם וגם לבנים שלהם, כי תמיד יש להם הצפות, תשתיות רעועות, בעיה של ניקוז. והילדים, כדי לחזור הביתה מבתי-הספר, הייתה להם בעיה וההורים שלהם היו צריכים עם הידיים שלהם לנסות ולעשות פה ושם פתחים כדי שמי הגשם יזרמו והילדים יוכלו להגיע הביתה. ולמה זה? כי הכלים הכבדים של העירייה היו עסוקים בלהרוס קומה שלישית של בית אל-עזאמי בלוד העתיקה, ובמקום לבוא ולהציל חיי ילדים וחיי אדם, דווקא בחרו ביום הגשום הזה ללכת להרוס מקום שיכול להיות, נא לסיים.

הוא יכול להיות מאושר, ויש לו היתכנות תכנונית. היו צריכים לחכות לפחות לבן-אדם, שיאשר את הבית שלו, ולעזור לילדים, שיוכלו לחזור הביתה.

חברת הכנסת יעל גרמן, ולאחריה, חבר הכנסת יואל חסון.

חברותי חברות הכנסת וחברי חברי הכנסת, היום זה באמת יום היסטורי. אנחנו מציינים לראשונה יום זכויות לקהילה הגאה בכנסת. אני רוצה להודות, קודם כול גם ליושב-ראש של הכנסת, גם למנכ"ל וגם לכל עובדי הכנסת שטרחו ועשו והצליחו באמת להרים את זה. אבל בראש ובראשונה אני רוצה להודות לכל העוזרים הפרלמנטריים, לעוזרים שלי, לעוזרים של מיכל, לעוזרים של מרב, לעוזרים של שרן. אבל כמו שאמרו גם חברי, ואני פונה אליכם, בני-הנוער הנפלאים, לדאבוני הרב, בכנסת, כאן, במשכן הזה, אין לנו סיכוי להעביר את החוקים שיביאו לכם את השוויון שמגיע לכם. ביום רביעי הגשתי חוק שצריך היה לאסור טיפולי המרה. דיברה חברתי עליזה לביא על מה שעוברים חברי הקהילה הלהט"בית במגזר הדתי, בחברה הדתית. אז למי שלא יודע, מחברי הכנסת, נא לסיים. בחברה הדתית מכריחים להט"בים, מכריחים, בעיקר הומוסקסואלים וטרנסג'נדרים, לעבור טיפולי המרה, דבר נורא ואיום, שפוצע את הנפש של הילדים, דבר שאסור שיהיה במדינת ישראל.

את החוק הזה ביקשתי להעביר, אבל לחוק הזה סירבה הקואליציה, ולדאבוני הרב, לא אוכל להביא את הישועה ביום רביעי. אבל אנחנו, תודה. אני מבקשת לסיים.

אנחנו נמשיך להיאבק למענכם כדי שתקבלו את מה שמגיע לכם, שוויון זכויות מלא. תודה, חברת הכנסת יעל גרמן. חבר הכנסת יואל חסון. אני מבקשת לעמוד בזמנים. בבקשה. אחריו, חברת הכנסת רויטל סויד. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, זה באמת יום היסטורי וחשוב, אני באמת מודה ליושבות-ראש השדולה הגאה בכנסת. אני אמרתי בכל הדיונים שאני זוכר את השדולה הראשונה, שהיינו בה אולי, בקושי שלושה-ארבעה חברי כנסת, קהל גדול אבל מעט חברי כנסת. באמת יש כאן כברת דרך ארוכה. יש המון עבודה, המון דברים שצריך לעשות,

כברת דרך ארוכה. הקול נשמע, וגם דברים ייעשו. אבל יש גם נקודה קצת חשוכה ביום הזה. הצטערתי לראות שבכמה מוועדות הכנסת, היושבים-ראש הקבועים בחרו לא לנהל את הדיון, שמבחינתם היה,

רגיש מדי, והעבירו את הניהול לחברי כנסת אחרים. כשנהיה במציאות שבה יושבי-ראש ועדות הכנסת, לא משנה מאיזו מפלגה, מנהלים דיון בנושא הקהילה הגאה בלי שום בעיה ולא מעבירים את זה למישהו אחר, ביום הזה נדע שהשלמנו את היום הזה והיום הזה מושלם.

אני חייבת לומר, אז חשוב, חברת הכנסת רויטל סויד. את לא באמת מאמינה שהוא היה חולה. אני כן מאמינה.

אני מוצאת לנכון להגן עליו. בבקשה,

בואו נאפשר לחברת הכנסת סויד לומר את דברה. בבקשה, דקה לרשותך. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, חברים יקרים, אין ספק שזהו יום מכונן ורגע מכונן בכנסת ישראל, ציון היום המיוחד למען זכויות הקהילה הגאה. אני רוצה לדבר, בהמשך לדברים של חברת הכנסת גרמן, דווקא על החקיקה. אני רוצה לדבר על הצעת החוק שלי שעולה מחר לקריאה טרומית, הצעת החוק שלי שקוראת להכיר בזוגות חד-מיניים כהורים שכולים, לא רק בהורה הביולוגי אלא גם בהורה שגידל את הילד. מה יותר ברור וטריוויאלי מזה? שכול לא פוסח על זוגות חד-מיניים. אני קוראת בהצעת החוק להכיר בבן-הזוג או בבת-הזוג כאלמן ואלמנה. איך יכול להיות שבשנת 2016, אחרי שמציינים לראשונה את יום הזכויות של הקהילה הגאה בכנסת, עדיין חוק כזה יכול להיות שלא יעבור מחר? למה חברי הקהילה הגאה, הורים ששכלו ילד,

חס וחלילה, או אלמן ואלמנה, צריכים ללכת לבתי-משפט, להתעסק בביורוקרטיה, ולהתעסק בזכויות שמגיעות לכל אחד במדינת ישראל? במדינת ישראל השכול והאבל הם דבר שהוא בקונסנזוס.

לא מבקשים פה דברים שהם ענייני דת ומדינה. לא מבקשים זכויות בחיים, לפחות שיהיו זכויות לאחר מכן. ואני קוראת לחברי בקואליציה להצביע בעד החוק מחר.

חבר הכנסת עודד פורר, ולאחריו, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. דקה לרשותך.

חברי חברי הכנסת, בסוף השבוע האחרון הלך לעולמו שמואל וילנברג, הניצול האחרון מטרבלינקה. קרוב ל-900,000 יהודים נרצחו בטרבלינקה, ושמואל היה העד האחרון לזוועות. המחנה בטרבלינקה הוא מיוחד, כי הנאצים לא השאירו שם זכר והשתדלו להשמיד את כל הראיות שיכלו להשמיד למה שהתרחש שם. לשמואל הייתה צוואה: הקמת מרכז הנצחה והתכנסות במקום. ממשלת ישראל ידעה לממן הקמה של ביתן הנצחה יהודי-ישראלי באושוויץ כדי לאפשר את שימור זיכרון השואה, הגבורה והתקומה, אני קורא לממשלת ישראל למלא גם את צוואתו של הניצול האחרון מטרבלינקה, של שמואל וילנברג, ולממן ולסייע בהקמתו של מרכז דומה, מרכז התכנסות דומה במחנה ההשמדה בטרבלינקה, כדי שכולם יזכרו, ונוכל לזכור ולהזכיר שלעולם לא עוד.

חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, בבקשה. נא לעמוד בזמנים. אני אעשה כל מאמץ, גברתי היושבת-ראש. חברי חברי הכנסת, אני באמת רוצה לומר תודה מקרב לב ליושב-ראש הכנסת, שהבין שהגיעה השעה לכבד, לתת מקום לקהילה המדהימה הזאת, לקהילת הלהט"ב, שגם בגללה אני הקמתי את שדולת המשפחה הישראלית. המשפחה הישראלית היא כבר לא גבר,

שני ילדים וכלב, אנחנו כבר משהו אחר. היום ישבתי, הקשבתי לכם, דיברנו, אני מקווה מאוד שאנחנו נצמח למקום אחר. ואני דווקא רוצה לדבר על משפחה ישראלית לא טיפוסית, על דגנית ונינה הלוי, שאולי חלק מכם אוכלים את הלחם שהן החלו לאפות לפני כמה שנים, "לחמנינה". כשנינה הבינה שהיא בעצם אישה שכלואה בגופו של גבר, דגנית הייתה מספיק אוהבת, מספיק חכמה, מספיק בת-זוג אמיתית כדי לחבק את נינה בעולם החדש שלה, כמו שהיא ראתה את עצמה, לחבק אותה ולבנות את המשפחה שלהן מחדש. משפחה מאוד מאוד מיוחדת. אני חושבת שאת החום שלהן רואים גם בלחם שלהן, אבל כנראה במשפחה שהן הצליחו לבנות ולייצר מחדש. אנחנו נמצאים ונמצאות כאן בשביל הקהילה היום. אני מודה לחברותי יושבות-ראש השדולה על העבודה המדהימה שעשיתן ביום הזה.

נא לסיים.

חבר הכנסת עמר בר-לב, ולאחריו, חבר הכנסת דב חנין. "כשאתן קוראות את השורות הבאות זה אחרי שהלכתי לישון בשלווה אל תוך החידלון. ישנתי ולא סבלתי. ישנתי והפסקתי את הכאב והסבל שהיו מנת חלקי רוב מכריע של חיי", כך נפרדה מאי פלג, זיכרונה לברכה, מחבריה ומשפחתה ויקיריה. מאי הייתה הטרנסג'נדרית הראשונה שעמדה בראש ארגון גאה מחוץ לתל-אביב. במדינת ישראל יש אפס הכרה בקהילה הטרנסג'נדרית, ואנחנו כחברי כנסת מחויבים שלא להסכים ולא לקבל, ששום מגדר כזה או אחר, שום קבוצה, שום מיעוט במדינת ישראל לא יהיה שקוף למדינה, לחוקיה ולערכיה. כל בן-אדם, כל גבר, כל אישה, יש לו את הזכות המלאה לחיות באמונתו, לחיות באמונתה, ותפקידנו כחברי כנסת לקיים את זה.

חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. גברתי היושבת-ראש,

אני מגיע לכאן מכנס קשה, שבו אנחנו שמענו עדויות של בני משפחות של נפגעים בענף הבניין, בני משפחות של הרוגים ופצועים. מה שקורה בתחום הזה הוא בלתי אפשרי, בלתי נסבל ובלתי נסלח, ואחריותנו כאן,

לעשות מעשה כדי להביא לשינוי. אנחנו מציינים היום, בפעם הראשונה במליאת הכנסת, את יום זכויות הקהילה הגאה. אכן, אירוע היסטורי חשוב. אבל באולם הזה, גברתי היושבת-ראש, מונעים מחברי הקהילות הגאות בישראל שוויון וזכויות אדם שונות. אני רוצה להתייחס לארגוני הקהילה הגאה, להביע הערכה למאמצים שלהם, לפעילות הרבה שלהם, אבל התקציבים שאנחנו נותנים להם הם פירורים: פחות ממיליון שקלים בשנה. סכום מגוחך. זו בדיחה עצובה לעומת הסכומים העצומים שמועברים כאן בהסכמים קואליציוניים. זה לא מאפשר לקהילות הלהט"ב להתמודד עם הקשיים, עם האתגרים, עם הגידול בתופעות של אלימות, תופעות של זנות וסמים, מקרי אובדנות. כל הכבוד למתנדבים, שמספקים שירותי רווחה ובריאות נפש. חבל שהמדינה לא נותנת, נא לסיים. את מה שהיא צריכה לתת. תודה רבה.

אנחנו ממשיכים בסדר-היום. תמו הנאומים בני דקה, ואני פותחת את היום המיוחד לרגל יום זכויות הקהילה הגאה. חברי הכנסת, אנו פותחים כעת דיון מיוחד לרגל יום זכויות הקהילה הגאה. קהילת הלהט"ב בחברה הישראלית עשתה כברת דרך משמעותית מאוד במרוצת השנים. כולנו יכולים להיות גאים מאוד בכך שלחיות כהומוסקסואל או לסבית בישראל ב-2016 איננו בושה או מגרעת.

דומה שיותר ויותר מרגישים בנוח לצאת מהארון, בכל המובנים, ואינם חוששים או מתביישים עוד בנטייתם ובאורח חייהם. גם אם יש עדיין מקום לשיפור ולמרות שיש עדיין תפיסות שמרניות רווחות, דומה כי השינוי בשיח הציבורי שהתחולל בשנים האחרונות מתבטא באווירה סובלנית ומקבלת בהרבה ביחס לעבר וביחס נאות ושוויוני לבני הקהילה. שינוי זה מתבטא במידה רבה בזכויותיהם של אנשים המקיימים זוגיות חד-מינית. על אף שנישואים חד-מיניים אינם מוכרים רשמית, הרי שזכויותיהם הפיננסיות של זוגות אלה מוכרות ומעוגנות היטב במשפט הישראלי ובאות לידי ביטוי בפסיקת בתי-המשפט ובאיסור החוקי להפלות אדם מכל סיבה, ובכלל זה בשל נטייתו המינית וזהותו המגדרית. למרבה הצער, בקצה המחנה אוחזת לעתים אש הקנאה, רוח רעה מאוד של קיצונים מלאי שנאה וקנאות, המרימים יד על השונה מהם. כזה היה הרצח הנוראי של הנערה שירה בנקי,

שלא השתייכה לקהילה אך התגאתה באופן שבו היא תומכת בה, באופן גלוי ובעמידה על זכויותיה. בהירצחה לימדה אותנו שירה פרק נוסף וחשוב בזכותו של כל אדם לחיות כהבנתו. הלוואי שכולנו נפנים טוב בהרבה, כי גם אם אורח החיים, תפיסת העולם או שיוך כלשהו אינם לרוחו של מאן דהוא, אין איש רשאי, בשום מקרה, לפגוע או ליטול את חיי זולתו בשל כך.

אנחנו עוברים להצעות לסדר-היום מס' 2982,

3009 ו-3069. חברת הכנסת מיכל רוזין, בבקשה. חמש דקות לרשותך. נא לעמוד בזמנים. לא, חמש דקות. חמש דקות. בבקשה. טוב. כבוד סגנית היושב-ראש, חברי הכנסת, אני עומדת פה מאוד מאוד נרגשת, אחרי יום מאוד מרגש, מול, עם הקהילה המדהימה הזאת שנמצאת כאן אתנו. אבל אני לא שוכחת לרגע את הקשיים, גם אלה שעלו היום בכל הוועדות, והקשיים שמוכרים לנו כל כך טוב, שאתם הקהילה מתמודדת יום-יום. אני רוצה להזכיר לכל חברי הכנסת מכל סיעות הבית, ולממשלה, שחברי הקהילה נמצאים בכל אחת מקבוצות האוכלוסייה, בכל המגזרים, בכל האוכלוסיות, ולכן הם גם האלקטורט שלכם. הם גם המצביעים והמצביעות שלכם, ויש לכם אחריות כלפיהם וכלפיהן. התפקיד שלנו זה לראות את אותם חברי וחברות הקהילה, לא להתעלם, לא להפנות מבט, לא להגיד: לא בבית-ספרנו, אצלנו אין כאלה דברים. כי זו בדיוק הלהט"בפוביה. לראות את הילדים ואת הילדות שלא מרגישים נוח בגוף שלהם, שהמגדר שלהם חונק אותם בעודם יושבים ויושבות עוד בארגז החול,

לראות את הנערים והנערות שיושבים מול הטלוויזיה ומסתכלים על הוריהם בפחד, שמא יגלו שהם להט"בים, את הילדים בהפסקות בבית-הספר, שמהנדסים כל צעד בהליכה שלהם, כל קול שיוצא מפיהם וכל מבט לבני מינם. הם מפחדים, לפעמים רועדים מפחד, שהבריון הכיתתי לא ילעג להם בשיעור או יכה אותם בהפסקה. לצערנו, יותר ויותר מקרים כאלה קורים. המרחב הציבורי לבני ובנות הקהילה הוא עדיין מרחב ציבורי מאוד לא בטוח, מאיים ומפחיד. והיום באמת הכנסת נתנה מקום לבני ובנות הקהילה, לאזרחים ולאזרחיות, להביע את הקשיים, את ההשפלות,

שהם עוברים. שמענו בכנס המרכזי שלנו על העובדה ש-50% מהנשים הלסביות חוו אלימות,

פיזית מצד מוסדות השלטון, ולמעלה מ-30% חוו ברחוב, במרחב הציבורי, אלימות פיזית ומילולית. ואני רוצה להגיד לכם ולכן, חברות הקהילה: פה זה הבית שלכם. הוא בית שלכם בדיוק כמו של כל קבוצה אחרת באוכלוסייה. זה הבית של הלוחם ליאם רובין, טרנסג'נדר שעובר את תהליך השינוי במהלך שירותו הצבאי. הוא חווה על בשרו מילדות את חוסר המודעות והדעות הקדומות של הסביבה הקרובה לו, ורק לאחר שהתגייס הוא הגיע להבנה שזה או למות או להפוך לגבר, כפי שהוא מספר. והיום הוא מצהיר על עצמו כטרנסג'נדר גאה, כלוחם גאה, כמי שימשיך להילחם כדי להעלות את המודעות לקהילה ולקשיים שלה, שיהיה שירות שווה לכולם. ליאם, זה הבית שלך. זה הבית של טלי מחיפה, שהיא ובת-זוגתה מזה 11 שנים ילדו ילד במסגרת הזוגית, ועדיין נזקקות לאישור בית-המשפט, המותנה בתסקיר של משרד הרווחה, שיכיר בהן כזוג הורים,

ואיך טלי אמרה לי בכאב, כל העניין של דרישת תסקיר מייצר תפיסה כאילו במקרים של אימהות לסביות מדובר בהורות חשודה, שדורשת אישור מיוחד של המדינה וההכרה בה. טלי, זה הבית שלך. זה גם הבית של יניב, שתיאר היום כיצד בית-הספר אינו מקום בטוח עבורו וכיצד המורות אינן משמשות,

אוזן קשבת עבורו ולמצוקותיו. יניב, זה הבית שלך. הדרך לשוויון זכויות מלא עוד ארוכה מאוד, ועברו הרבה מאוד שנים, והזכירה פה חברתי חברת הכנסת שלי יחימוביץ גם את ראשת המפלגה שלי, אני עוד מימי רצ,

עד כדי כך אני ותיקה, שולמית אלוני, ובוודאי את חברת הכנסת יעל דיין, ופה אני אומרת גילוי נאות: אני התחלתי את פעילותי הפוליטית פה,

בוועדת המשנה להומוסקסואלים, לסביות ובי, ככה קראו לוועדה. אני רוצה להגיד שזה לא מספיק רק לדבר ולהעלות מודעות. העלינו שבע הצעות חוק לוועדת השרים לחקיקה, כולן נדחו או לא התקבלו, התנגדו להן. ואני רוצה להגיד בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים: לקהילה נמאס להיות השטיח האדום של נתניהו וממשלתו לבית הלבן או לכל קהילות העולם המתקדמות. לא יכול להיות שנתניהו ידבר באנגלית צחה על הקהילה הגאה, על כך שאנחנו דואגים לחופש ביטוי וחופש עיתונות, אני מצטטת מפיו, לזכויות גייז, לזכויות לכולם. הוא אמר גם: יש לנו קשר טבעי עם מדינות שבהן זכויות נשים, זכויות הומואים ולסביות וזכויות של מיעוטים זוכות לכבוד הראוי להן. נא לסיים. לאחר הרצח הנורא ב"בר-נוער" הוא אמר בצורה חד-משמעית: אני יודע שיש צרכים מיוחדים לקהילה ואני אפעל לקדם אותם. כך גם אמר שר החינוך, שהתחייב להכפיל את התקציב לארגוני הקהילה ולקדם תוכנית חינוך בנושא, אני כבר מסיימת, אחרי רצח שירה בנקי, זכרה לברכה. אז, אדוני ראש הממשלה, שר החינוך, חברי וחברות הקואליציה, אני יודעת שהמשימה לא קלה, אני מכירה גם את הקשיים ואת האתגרים, ועם זאת, זה הזמן להרים את הדגל האמיתי ולא רק לדבר, לא רק מס שפתיים אלא בהחלט לדאוג, לא רק להתפאר בקהילה ברחבי העולם אלא באמת פה, בתוך הבית, לדאוג להפסיק את האפליה ולדאוג לזכויות שוות לקהילה כולה.

ותודה לכם כולם וכולן שהייתם חלק מהיום הזה.

אנחנו ממשיכים. חברת הכנסת מרב מיכאלי. אני רוצה לברך את כל הצופים שיושבים וצופים בנו. אני רק מבקשת, אם אפשר לעמוד בזמנים. חמש דקות. צופים וצופות, צופים וצופות, נכון.

וצופים. גברתי היושבת-ראש, תודה, ושלום, חברות וחברים. תענוג, תענוג, תענוג שהייתם אתנו כל היום המדהים הזה, ותודה ליושב-ראש הכנסת, שבאמת אישר אותו בכזאת מהירות ובכזה חפץ לב, בכזה רוחב לב,

פעם ראשונה שבכנסת ישראל מצוין היום לזכויות הקהילה הגאה, אכן יום חגיגי ויום מרגש, והיו בו דיונים חשובים להפליא, ואורחות ואורחים נפלאים. אבל הוא היה רק חגיגי. אני קיוויתי, באמת קיוויתי, אני אומרת בכנות, קיוויתי שאני אוכל לעמוד כאן היום, יום שלישי של הכנסת, ולהגיש הצעת חוק שתעבור מה שנקרא בהסכמה, שגם הקואליציה תצביע בעדה וגם האופוזיציה תצביע בעדה, והיא תעבור בקריאה טרומית. הצעת החוק שלי מדברת על שינוי החוק בנושא האימוץ. היום החוק אומר: אין אימוץ אלא על-ידי איש ואשתו, נשואים כמו שמדינת ישראל מכירה בנישואים, וכזכור, במדינת ישראל עדיין אין נישואים אזרחיים. אז נכון, חברי חבר הכנסת הרצוג, יושב-ראש האופוזיציה, יושב-ראש המפלגה שלי, בשבתו כשר רווחה עשה שינויים שונים בתקנות, ויש יותר אנשות ואנשים שיכולות היום לאמץ ילדות וילדים בישראל, אבל החוק, החוק עדיין מפלה, החוק עדיין מדיר. החוק עדיין לא מכיר בקיומם של נשים וגברים שההעדפות שלהן אחרות. החוק עדיין לא מוכן לקבל את הקיום הקווירי, את הקיום הלהטב"קי. המשמעות של זה היא לא רק בתחום האימוץ, אלא בהרבה מאוד תחומים אחרים, ויעידו על כך לפחות שבע הצעות החוק שעלו שלשום לוועדת השרים ונדחו על-ידי הממשלה הזאת באופן מוחלט. החוק בישראל עדיין פשוט מדיר ומתעלם, ולא מקבל ולא נותן את הזכויות לקהילה הגאה. עכשיו הרחיבה פה חברתי, ומרחיב ראש הממשלה, כמו שאמרה חברתי מיכל רוזין, בכל הזדמנות, בזכויות הרבות שיש לקהילה בישראל. בפועל, במידה מאוד רבה זה נכון, אבל כל הזכויות האלה הושגו במאבקים קשים ומרים של חברות וחברי קהילה אמיצים, של שותפות ושותפים למאבקים האלה, חלקם כאן בכנסת, חלקם מחוץ לכנסת, במשך שנים ארוכות, וכולם הסתיימו בהכרעות של בתי-המשפט. אבל הבית הזה, הכנסת, הגוף המחוקק, הרשות המחוקקת של מדינת ישראל, שקובעת את הנורמות של החיים שלנו, קובעת מי אנחנו,

מה מותר,

למי מותר ולמי אסור, לפי מה רושמות ורושמים, את מי רושמות ורושמים ובאיזה תעודה, הבית הזה עדיין מתעקש לסובב את הראש,

לקהילה הגאה. אני אגיד יותר גרוע מזה, ברשותכן וברשותכם: הממשלה הזאת, הקואליציה הזאת, מקבלת כאיזה מין גזירת גורל את העובדה שחלקים מסוימים ממנה לא מסוגלים לבלוע את הקיום הקווירי, הלסבי, ההומואי, הטרנסי,

מקבלת כמו גזירת גורל את זה שהחלקים האלה עדיין ממש מוקיעים את הקהילה הזאת. אפילו לא נאבקים על זה, אפילו לא מנסים לאתגר את החלקים ולראות האם בשל כך באמת יפרקו את הממשלה, האם בשביל זה באמת יזרקו לפח את כל ההישגים הפוליטיים, הכלכליים, הכספיים האחרים שלהם, אלא באמת מין השלמה שכזאת. יש פה ציבור,

לא בהכרח הציבור, אלא המנהיגים המסוימים שלו שיושבים כאן, שאיזה קוד פוליטי עלום, שמרני וחשוך שלהם מחייב אותם להמשיך ולהתכחש לקהילה הגאה, וכל הקואליציה רוקדת לפי החליל שלהם.

יום הזכויות לקהילה הגאה בכנסת הוא יום שמח, גדול,

צריך גם להגיד את זה, גם זה ציון דרך היסטורי. אבל ההיסטוריה שלנו, באותה מידה ובאותה נשימה, ביום הזה תקועה, תקועה עמוק באי-שוויון, באפליה, באי-הכרה של החוק במדינת ישראל בקהילה הגאה ובשוויון האנושי שמגיע לכל אחת ולכל אחד בה, פשוט כי כולנו בנות ובני אדם. הלוואי, אמן, שלא ייקח יותר מדי זמן, ונעמוד כאן ונצביע מחר על החוקים האלה שלנו. אנחנו נצביע בעדם. אני יכולה רק לאחל, גם לקואליציה הזאת, אבל גם לכל אחת ואחד מאתנו, שבאמת מאוד מהר נצביע כולנו בעד החוקים האלה, שיביאו לשוויון בפני החוק, שוויון אמיתי של כל האזרחיות והאזרחים במדינת ישראל, בלי הבדל דת,

נטייה פוליטית, נטייה מינית וכל נטייה אחרת. תודה רבה.

חברת הכנסת יעל גרמן, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, חברותי חברות הכנסת, חברי חברי הכנסת, אני דווקא רוצה להתחיל בתודות, וזה ייקח כמה שניות או אולי דקה, כי אני רוצה לציין את כל מי שלקח חלק ביום הנפלא הזה: אז בראש ובראשונה,

כמו שכולנו אמרנו, יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, לאחר מכן מנכ"ל הכנסת רונן פלוט וכל הצוות שלו, ראשי הוועדות, שעמדו בראש הוועדות, קארין אלהרר, יואב קיש, עאידה תומא סלימאן, אלי אלאלוף, יעקב מרגי, שנתן את הזכות למירב בן ארי, אברהם נגוסה, סתיו שפיר,

מנכ"ל הכנסת, כבר אמרתי, קצין הכנסת ניצב יוסי גריף, שהוציא את כל הבעיות מהבוץ ושם את העגלה על דרך המלך, ראש תחום בכיר אמנות גברת שרון סופר, כל ראשי האגודה למען זכויות הלהט"בים,

חן ואימרי, כל הארגונים הגאים שנמצאים כאן. אבל מעל הכול, תרשו לי להודות לאלה שעשו את העבודה הקשה ביותר, ואלה היועצים הפרלמנטריים שלנו. נכון, מיכל?

אני בטוחה שגם מרב. אז אני רוצה לציין אותם. אני רוצה לציין את מיכל גרא מרגליות, את נעמה שחר, את שרה גרונר, את שי, את שקד, את ליאור בן אליהו, את דור מלול, את ניב נוטמן. אני רוצה, מעל הכול, לציין את אסף וייס. אז תודה רבה. עשיתם פשוט עבודה נהדרת. אבל עכשיו, מן התודות אני רוצה לנחות למציאות. מלמדים אותנו ומלמדים אתכם בבתי-הספר שאנחנו מדינה דמוקרטית, ואין ספק שאנחנו מדינה דמוקרטית בהרבה מאוד פרמטרים. אבל בדמוקרטיה, כמו שאתם תלמדו, כולם שווים בפני החוק. זה אחד העקרונות של הדמוקרטיה. אין דבר כזה שהחוק מפלה בין אחד לשני, בין נשים לגברים, בין ערבים ליהודים, בין עניים לעשירים, בין חרדים לחילונים, בין אשכנזים לספרדים, אבל הוא כן מפלה בין כל הקהילה הלהט"בית לבין שאר הקהילות, לבין שאר האזרחים. מפני שאם כולנו יכולים לאמץ ילדים, ואם אנחנו יכולים לעשות פונדקאות, להגיע לילד, להחזיק אותו, לאהוב אותו ולהיות הורה דרך פונדקאות, הקהילה הלהט"בית לא יכולה, כי לשון החוק היא "גבר ואישה" או "איש ואשתו", ולא "שני בני-אדם"; זו צריכה להיות לשון החוק. לא יכול להיות שיהיה עיוות, לא יכול להיות שבחוק יהיה אי-שוויון, שאם יש גבר ואישה הם יכולים לאמץ ואם זה שני בני-זוג מאותו מין, בין אם זה שתי נשים או שני גברים, הם לא יכולים לאמץ, לא מגיע להם להיות הורים, שאם זה גבר ואישה, הם יכולים לעבור תהליך של פונדקאות ולהחזיק ילד בידיהם ולגדל אותו ולהיות הורים, זכות אלמנטרית של כל אחד להיות הורה, ואם אלה שני בני-זוג מאותו מין,

אישה בודדה חד-הורית או גבר לבד, הם לא יכולים, הם לא זכאים. זה לא דמוקרטיה, זה לא שוויון, ואת זה צריך לשנות.

אני יודעת שאנחנו נלחמים נגד מסך של בערות. יש לנו מסך ברזל, לא זכוכית, מסך ברזל של בערות, שסבורה משום מה שזה משנה אם גבר אוהב גבר או גבר אוהב אישה. מה זה משנה, מה? האם זה עושה אותו פחות מוסרי, פחות חכם, פחות מועיל לחברה? האם בכלל מישהו יודע, כאשר הוא פוגש ברחוב אדם שהוא לא מכיר, אם היא לסבית, אם הוא הומו, אם הוא בי,

לא, אנחנו לא יודעים, ובצדק, כיוון שאין הבדל. אז ממש כפי שאין הבדל כשאנחנו פוגשים אנשים ולא יודעים, לא יכול להיות שיהיה הבדל בחוק. וזו המשימה שלנו, זו המשימה שלנו כאן בכנסת. ואני רוצה לסיים במשהו חיובי, שחברתי מיכל כבר סיפרה, בליאם,

"קוראים לי ליאם, ואני לוחם ב'קרקל'. התגייסתי במרס 2014, בעצם כלוחמת. במהלך השירות הבנתי המון על עצמי ועל כמה שהכחשתי את מי שאני באמת, ויצאתי מהארון כטרנסג'נדר. התחלתי תהליך שינוי מין בצבא. זה אומר לקחת הורמונים וללכת הרבה לרופאים, והמדהים בכל זה הוא שהצבא אפשר לי לעשות את זה ועוד להישאר לוחם בגדוד".

"הסביבה בצבא והמפקדים, כולם קיבלו אותי בצורה מדהימה. אבל כשהגשתי בקשה לחיל הרפואה לעשות ניתוח להסרת חזה,

לא ויתרתי, הגשתי קבילה. אחרי חודש התקשרו אלי מנציב קבילות החיילים: חדשות טובות, הקבילה התקבלה, וחיל הרפואה ישנו את הנוהל לגבי ניתוחים פרטיים לטרנסג'נדרים."

הלוואי שהחברה שלנו תלמד מהצבא.

חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. אני רק מבקשת באמת לעמוד בזמנים.

גברתי היושבת-ראש, עמיתותי ועמיתי חברי הכנסת, אורחים נכבדים, אני נרגש לעמוד כאן היום, יום היסטורי שבו אנחנו מציינים בפעם הראשונה את יום המאבק לזכויות קהילות הלהט"ב כאן במליאת הכנסת, וזו ההזדמנות להסתכל לאחור, על הדרך שעברנו. אני זוכר את הימים הראשונים שלי בכנסת, זה היה לפני הרבה זמן, לפני תשע שנים, כאשר, גברתי היושבת-ראש, כל אירוע שקיימנו בעניין הקהילה הגאה הוצג כסוג של פרובוקציה ועורר כל כך הרבה מתח שאנחנו טרחנו כל הזמן לחשוב איך להעביר את האירוע פשוט בשקט כדי לקיים דיון שיהיה דיון ענייני ולא יתפוצץ בסערת רגשות. התקדמנו דרך ארוכה בכנסת, ואני שמח במיוחד להיות היום חבר בשדולה שיש לה ארבע יושבות-ראש. כל הכבוד לכן על היום המרשים הזה, ואני גאה לעמוד מאחוריכן ולתמוך במאבק ולהיות שותף בקרב הזה. יש הישגים. יש הישגים גם בחקיקה, כולל הקביעה ההיסטורית שבישראל אסורה על-פי חוק היום אפליה מטעמי נטייה מינית וגם אפליה מטעמי זהות מגדרית. זו הקביעה שהשגנו בחוק זכויות התלמיד, שהייתה לי הזכות להיות יוזם שלו, חוק שבעצם קובע את העיקרון שחל לא רק על תלמידים ולא רק על מערכת החינוך, אלא חל על החברה הישראלית. אבל יש אתגרים בפנינו, ואנחנו צריכים לראות אותם בצורה ברורה, וגם היום כאן, בדיון המיוחד הזה, אחד האתגרים מאוד בולט: שלא כרגיל בדיוני מליאה בכנסת, אנחנו לא צפויים לשמוע כאן תשובת ממשלה, וזה מלמד שהממשלה לא נמצאת באמת במקום שבו הכנסת נמצאת. מצער לראות שהממשלה ביום כזה לא מתייצבת כאן עם שר או שרה. למה, יש פה שר. לא, אתה הולך לענות בשם הממשלה? בוודאי, יש פה שר.

רציתי שתמשיך, לא, מצוין.

גברתי היושבת-ראש. אם כך כל הביקורות שלי ייענו במהירות, אז אני אבוא על סיפוקי. אני שמח שגם הממשלה תאמר את דברה, טוב שכך,

ובוודאי אני שמח שאתה תהיה השר שמציג את תשובת הממשלה כאן. אבל הממשלה בכל זאת לא עומדת במקום שבו הכנסת עומדת, וראינו את זה שוב בוועדת השרים לענייני חקיקה, שדחתה את כל הצעות החוק שאנחנו הבאנו כדי להפוך את היום הזה מיום טקסי ליום מעשי. יש אתגרים בפנינו, יש אתגרים של שינוי חברתי, וכשאני מדבר על שינוי חברתי אני נזכר בדמותה הקורנת של שירה בנקי, זיכרונה לברכה, שנרצחה במצעד גאווה בירושלים ומעידה על הדרך שאנחנו עוד צריכים לעבור בחברה שלנו. ויש אתגרים במשפט, יש אתגרים במעמד אישי שצריך לתקן, בזכויות של ארגונים שפועלים, בשוויון אישי. עמיתי חברי הכנסת, אנחנו צריכים להתקדם במקביל בשני ערוצים. ישנם מאבקים עקרוניים שצריך להמשיך ולהילחם בהם, כמו המאבק על חוק נישואים אזרחיים, שיאפשר גם לבני ובנות אותו המין להינשא באופן חופשי לפי מצפונם, ובמקביל למאבק הזה צריך להתקדם גם בערוצים המעשיים, שבהם ניתן להתקדם גם בכנסת הנוכחית: חוליה-חוליה לבער את אותם מקומות ואת אותן בעיות שבהם ממשיך להיגרם לאנשים גם היום עוול בשל השתייכותם, בשל נטייתם המינית, בשל זהותם המגדרית. הדברים האלה נמצאים לפתחנו. אין שום סיבה להסכים לעוולות, להסכים לסבל. עם הדברים האלה אפשר וצריך להתמודד גם היום. עמיתי חברי הכנסת, רשימת המשימות שעומדת בפנינו ביום הזה היא עצומה. אני רוצה להודות לפעילי ופעילות הקהילות הגאות בישראל,

אורחות ואורחים, שליוויתם היום אותנו בכנסת בדיונים, להבטיח לכם שאנחנו נישאר מחויבים, נילחם. אנחנו צריכים אתכם, אנחנו צריכים את קולכם, אנחנו צריכים את הדרישות שלכם. אנחנו נתייצב יחד אתכם ונגיע ליום שבחברה שלנו יהיה שוויון. זאת תהיה חברה שיהיה בה מקום אמיתי לכולנו.

חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה.

אדוני השר, חברי וחברותי חברי הכנסת, אני אתחיל קודם כול,

בברכות ליושבות-ראש של השדולה שאני חברה בה בגאווה גדולה, לחברות הכנסת מיכל רוזין, מרב מיכאלי, יעל גרמן ושרן השכל. כל הכבוד על היום המדהים, החשוב הזה, שבו הבאתן לכאן מאות בני-נוער, משפחות, ילדים בכל הגילים, שהגיעו לכאן ונחשפו לכנסת ולדיונים שהתנהלו בתשע ועדות במקביל. וכן, אני בהחלט גם חייבת לציין את יושב-ראש הכנסת, שלקח על עצמו וקיים את היום החשוב הזה. אני רוצה לדבר גם על כמה דברים שהיו כאן היום ובעיני הם חשובים. קודם כול, הייתה לי הזכות לנהל את ועדת החינוך. אני מחליפה את היושב-ראש מספר פעמים, כמעט פעם בשבוע, ולכן זו הייתה זכות בשבילי להיות בדיון. בפעם הראשונה נחשפנו לכך שבשנת 2016, 130 גננות קיבלו הסמכה בנושא של ילדים להט"ב, ומבחינתי זה אדיר. אני גם פרגנתי על זה לחברת הכנסת גרמן, שזה קורה בעיר שלה, בעיר הרצליה, ואני קוראת מפה לכולם: לא יכול להיות שזה רק בעיר אחת, ולא יכול להיות שזה רק 130 גננות. זו תוכנית מדהימה, שבה חושפים כבר את הגננות איך להתמודד. אגב, ראינו גם ספרים מקסימים, שחילקו לנו היום. זו פעילות ייחודית. מה שהדהים אותי, ושאלתי בוועדה: האם זו פעם ראשונה? כן, זו פעם ראשונה, בשנת 2016, שגננות עוברות איזושהי הסמכה על ילדים להט"ב.

זה קצת מאוחר מדי, והיינו צריכים לעשות את זה כבר לפני, אבל לפחות זה כבר טיפה בים. מה שהיה יפה מאוד היום, בעיני, כן, זו טיפה בים.

ים של גננות, ומתוכן יש רק 130. טוב,

בעיני, מה שהיה יפה זה שהיה לי רצף היום. התחלתי את היום בוועדת החינוך,

שמעתי על בית-ספר יסודי, שנרקמת תוכנית עבורו במיוחד, ושמעתי על תיכונים, ואז הגעתי לוועדת החוץ והביטחון, ושם שמעתי על החיילים. זה לא מושלם, וזה לא טוב אפילו, אבל זו התחלה של משהו שלא ראיתי. היום ישב לוחם של "קרקל" לצדי וסיפר על התהליך שהוא עובר מול הצבא, ואמר את השם של אותה מפקדת, אני לא זוכרת את שמה,

והוא אמר: היא מלווה אותי והיא עוזרת,

במקרה זו הייתה גם חייטת, שתופרת לו את החליפה. אומנם אני פה רק שנה, אבל ראיתי גם במבטים שלכם שזה משהו די נדיר.

בצדק מדברות על החקיקה. דרך אגב, בכל ישיבת ועדה שהייתי דיברתי על זה, ולא הסתתרתי ולא הלכתי מאחורי הגב. אילו יכולתי הייתי מעבירה, יש לי הצעת חוק שלי,

גם על ברית הזוגיות, שלא קיבלו אותה ולא העבירו לי אותה. אני מודה בקשיים. יש לנו קשיים. אבל אמרתי את זה גם בוועדות היום: כאן קשה?

אני מלווה את "איגי", חוש"ן ו"מעברים" מיום שנכנסתי לכנסת. אמרתי היום בשדולה שבשבילי זו גאווה לשבת בשדולה ולהכיר את הפרצופים, כי ישבתי,

והייתי אתם במשרד החינוך, כשאני לא נמצאת ומנותקת אלא אני חלק מהם. אני גם אומרת לכם, באופן אישי, מעבר לעניין הזה, דיברתי על זה היום בשתי הוועדות, ולדעתי גם בשדולה: הולך לקום בישראל, באמצעות משרד הרווחה ומשרד האוצר, שלטר לצעירים וצעירות מהלהט"ב, טרנסג'נדרים, טרנג'נדריות, הומואים ולסביות שגרים ברחוב. "בית דרור" לא נותן מענה,

כי זה עד גיל 20, זה אמור להיות עד גיל 18 והיא עוד מושכת קצת עד גיל 20. הייתי שם, ראיתי את החבר'ה ודיברתי אתם. לא יכול להיות שבמדינת ישראל בגיל 20 זורקים לרחוב ואומרים: תתמודדו. לכן, הולך לקום כאן שלטר. זה כבר יצא, ועיריית תל-אביב מחפשת מבנה כדי לשים את המקום הזה. בעיני, שוב, זו אפשרות לתת תקציב לאותה אוכלוסייה שצריכה. הדבר השני שאמרתי, ושוב אני אנצל את הפעם האחרונה בהחלט שאני יכולה לקרוא לראש עיר אחד בישראל באזור המרכז שירים את הכפפה וייקח על עצמו את ההוסטל השיקומי. הוא לא צריך לשים כסף, הכסף כבר נמצא, כל מה שצריך הוא שייקח, ואז אותה נערה צעירה טרנסג'נדרית או לסבית שעברה תהליך של שיקום בתוך השלטר ורוצה לעבור למקום יותר רציני, כך שהיא תוכל לקבל מענה, יהיה לה את ההוסטל הזה. יש לנו את התקציב לשלטר וגם להוסטל,

כל מה שצריך זה את העיר. אני כבר אעשה לכם preview, בתור יושבת-ראש ועדת המשנה לצעירים וצעירות חסרי בית. אני באתי לוועדה הזאת עם כסף. שלום, אדוני ראש הממשלה. שלום. הוועדה הזאת הגיעה עם כסף מהאוצר ומשרד הרווחה. מדינת ישראל באה ואמרה: אנחנו הולכים לשים על זה תקציב לטובת הקהילה הזאת. לכן, בעיני, זה חשוב וקריטי. אני רוצה להגיד משהו אחד אחרון, גברתי היושבת-ראש, וגם לנצל את זה שראש הממשלה נמצא כאן. היה כאן היום יום מדהים, באמת יום מיוחד ויום מקסים, אבל בעיני,

ותסלחו לי רגע, היושבות-ראש המעולות של השדולה, היו העדויות: הילדים שבאו ודיברו, ההורים שבאו ושיתפו, החיילת, החייל, הסטודנט, האימא. אני רק מבקשת שתעמדי בזמנים.

אני רוצה להגיד להם תודה רבה, כי צריך הרבה אומץ לבוא, לספר את הסיפור האישי, לספר שאפילו חשבת להתאבד פעם, ולא להתבייש ולבוא בפנים חשופות. אני רוצה להודות לכל מי שהגיע היום ונתן עדות. ריגשתם אותנו, ריגשתם אותי באופן אישי, ואני גם ראיתי את זה אצל שאר חברי הכנסת וחברות הכנסת. אז תודה רבה.

חבר הכנסת אמיר אוחנה, ואני מברכת את ראש הממשלה שהואיל ובא לכאן. כל הכבוד. זה יום שלישי, ואנחנו בדרך כלל נשארים במליאה ריקה. זה יום חשוב. לרשותך חמש דקות. תודה, גברתי היושבת-ראש. תודה, חברי השר, חברותי וחברי חברי הכנסת. תודה רבה לך, אדוני ראש הממשלה, שאתה מכבד אותנו בנוכחותך כאן. תודה לכם, חברי וחברותי לקהילת הלהט"ב. יושבים אתנו במדינת ישראל, give or take, 10% מהאוכלוסייה,

ימנים, שמאלנים, ערבים,

חובשי כיפות שחורות,

נשים וגברים, שמרגישים מופלים. הם מרגישים מופלים בפני החוק.

הם אינם יכולים להינשא בארצם, הם אינם יכולים להביא ילדים בארצם, הם אינם יכולים לרשת את בנות ובני זוגם במקרה של פטירה, חס וחלילה, ולא משום שהם עוינים את המדינה, לא משום שהם אינם משרתים בצבא, לא משום שהם אינם משלמים מסים, מפני שהם הומואים, לסביות או טרנסים וטרנסיות. איזה רע הם עשו למישהו שהם מושאים לשנאה שהיא לעתים עזה עד מוות, שהם מושאים להשפלה, שמי שהם, המהות שלהם, הזהות שלהם, מושלכת לחלל האוויר כקללה, כמילה שנועדה להשפיל, להקטין ולעלוב? איזה רע, שהם אוהבים את בני מינם?

מדינה יהודית, רבותי, איננה מדינת הלכה. מדינה יהודית זוכרת ויודעת שגם אנו היינו שנואים על לא עוול בכפנו, שגם אנחנו נרדפנו, שגם אנחנו הופלינו, שגם אותנו ניסו להמיר רק משום שלא היינו כמו כולם. מדינה יהודית זוכרת שנוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. מדינה יהודית היא גם בית הלל,

בית שמאי. חברי וחברותי לקהילה, יש לנו כמדינה עוד לאן לשאוף. זה נכון, יש מדינות מתקדמות מאתנו, ויש גם מדינות שאינן. אני לא מדבר על ה-obvious, על המדינות הקרובות בסביבה, שבהן להט"בים במקרה הטוב נאסרים בבתי-סוהר, ובמקרה הפחות-טוב מושלכים מגגות או נתלים ממנופים, אני מדבר גם על מדינות המערב. באחד הדיונים שהיו לי עם חברת הכנסת רוזין אך לפני פחות משבוע, הטיחה בי אחת המשתתפות שכולנו נעזוב לברלין. אנחנו נעזוב לברלין. הזכרתי לאותה משתתפת שבברלין אין נישואים בין בני אותו מין, בברלין אין פונדקאות לבני אותו מין, כלומר גם בעולם המערבי יש עוד לאן להתקדם. זה נכון. תנועות מאיימות. אבל כשאנחנו מביטים על המאבק הלהט"בי,

בפרספקטיבה היסטורית, כשאנחנו משווים אותו למאבקים דומים נוספים, אנחנו מבינים שזו לא שאלה של "אם", זו רק שאלה של "מתי". אנחנו עוד נזכה בימי חיינו לראות את הימים הטובים שבהם "הומו" כבר לא תהיה קללה, שבהם המדינה לא תבדיל בין זוג לזוג, בין משפחה למשפחה. זכינו לחיות בעידן שבו אנחנו רואים את הזמנים משתנים לנגד עינינו, וכמו שקורה בדרך כלל, החברה מקדימה את המחוקק. הזמנים שבהם מתוך הבית הזה ממש יצאו קריאות, ואני מצטט: לטפל בהם כמו שטיפלנו בשפעת העופות, הן כבר לא נשמעות כאן, ואני מקווה שהן לא יחזרו. התקופה שאני חוויתי כשהבנתי שאני שונה, לפני עידן הגוגל וה"ויקיפדיה", ואפילו לא ידעתי שיש לזה שם, שיש לזה מילה, גם היא חלפה לבלי שוב. אנחנו צועדים קדימה. הזמנים שבהם יום כזה, כפי שאירע כאן היום, וזה המקום להודות גם לחברותי יושבות-ראש השדולה הגאה בכנסת, מימין ומשמאל, גם לאדוני יושב-ראש הכנסת, שאפשר את היום החשוב הזה כאן, וגם ליושבי-ראש הוועדות השונות, לחברי וחברות הכנסת שקיימו את הדיונים החשובים, וגם לכם, לכם שם ביציע, למשתתפות ולמשתתפים הרבים, שכיבדתם אותנו בנוכחותכם, ששיתפתם אותנו בחוויות שלכם, זה לא מובן מאליו. אני יודע, חברותי, אוהו איך אני יודע, שיש קושי להעביר חוקים.

אני עוד לא חודשיים כאן,

וכבר יורק דם בניסיון להעביר את דבר החקיקה הראשון שלי, שהוא בעיני מאוד בסיסי, מאוד אלמנטרי, אני רק מבקשת לסיים. אז אני אתקדם לקראת סיום. תהיי יותר לארג'ית. למעשה, ואת זה צריך לדעת גם הציבור, השאלה אם חוק יעבור או לא יעבור לעתים רחוקות מוכרעת כאן במליאה, היא בדרך כלל מוכרעת מאחורי הקלעים, ולא תמיד, למרבה הצער, ממניעים ענייניים של צדק. למעשה דבר החקיקה הפרו-להט"בי החשוב ביותר שעבר כאן בכנסת אי-פעם קרה במחטף, בהרבה עבודה של מאחורי הקלעים: אחרי שנים של ניסיון מימין ומשמאל לבטל את אותו סעיף 351 לחוק העונשין, שקבע אותנו כעבריינים, הצליחה,

חברתי חברת הכנסת יחימוביץ, שציינת והזכרת את חברת הכנסת שולמית אלוני, זיכרונה לברכה, ואת חברת הכנסת יעל דיין, תיבדל לחיים ארוכים, שהיו מהחלוצות בתחום המאבק הלהט"בי. אני שמח להיות חלק משינוי המגמה הזו שהמאבק הלהט"בי הוא נחלת מפלגות השמאל, ואני שמח שהעניין הזה פורץ את הקווים, אני חושב שזה משרת את העניין עצמו בראש ובראשונה, וזה לא צריך להיות עניין של מפלגה מסוימת או עניין של קואליציה אופוזיציה, זה צריך להיות עניין של קונסנזוס כמה שיותר רחב. אני מייד במשפט האחרון שלי. הוויכוחים היום בינינו היו ויכוחים ידידותיים, אש ידידותית של קואליציה אופוזיציה, ולא כמו פעם, שאנשים עלו על הבריקדות בטענות של טומאה וזוהמה וכו' דברים שהובאו לכנסת. אנחנו מתקדמים, אנחנו מתקדמים. באמת לא שמענו את הדברים. אני רוצה גם, לא כתבתי את הדברים, אבל אני רוצה באמת להודות לך,

אתה ראש הממשלה הראשון שפנה אל קהילת הלהט"ב יותר מפעם אחת. אני יודע שלו זה תלוי רק בך, היינו במקום הרבה יותר טוב. חבר הכנסת אוחנה,

והכיר בזכויות של בן-זוגו של אלוף-משנה בצבא.

אבל ההכרה הזאת נעשתה על-ידי שר הביטחון דאז, למיטב ידיעתי, יצחק מרדכי.

חבר הכנסת אוחנה, אני מאוד רוצה לתת את הזמנים. משפט אחרון, בבקשה, תסיים.

אדוני ראש הממשלה, גם על שאתה כאן, גם על הפעילות שלך לאורך השנים. אני יודע, מי כמוני יודע, שיש קשיים, גם חברותי יודעות, לא תמיד הן מודות בכך, אבל יש קשיים קואליציוניים. אנחנו נתמודד אתם. ואני אומר לכם, חברי, היום המיוחל הזה שאליו אנחנו שואפים, לראות את שוויון החירויות מתממש, יבוא כפי שהוא בא לאפרו-אמריקנים באמריקה, כפי שהוא בא לנשים. הוא יבוא גם אלינו, אנחנו נזכה לראות את היום הזה. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו עוברים לתשובת השר, בבקשה. ראש הממשלה רוצה להשיב? אני רוצה להגיד משפט אחד לפני שהשר מדבר. בוודאי ובוודאי, בבקשה, אדוני ראש הממשלה.

כבוד לנו שהגעת היום. זה יום שלישי, יש ימים מיוחדים, ואני אשמח לשמוע את דבריך. אני יודע שקיימתם דיונים חשובים וממושכים, ואני ביקשתי לבוא הנה, בסדר-יום לא פחות עמוס, להגיד משפט אחד לבני ובנות הקהילה הלהט"בית ביום ציון זכויות לקהילה הגאה. המשפט שלי הוא פשוט: כל אדם נברא בצלם אלוהים. זה רעיון שהובא לאנושות לפני אלפי שנים על-ידי עמנו, וזה גם העיקרון שחייב לכוון את חיינו הלאומיים היום.

אדוני ראש הממשלה, על שהתפנית מעיסוקך ובאת ביום חשוב זה. בבקשה, השר אבי גבאי, השר להגנת הסביבה, תשובת הממשלה.

כבוד היושבת-ראש, חברי כנסת נכבדים, אני קודם כול כמובן רוצה לברך את הכנסת על כך שבחרה לציין את יום זכויות הקהילה הגאה ולהעלות את הנושא של הזכויות על סדר-היום הציבורי. מעל לכול אני מלא אמפתיה לקהל כאן ולכל חברי הקהילה, שנלחמים על הזכויות שלהם, הזכויות הצודקות שלהם, וכולי תקווה שבסופו של יום נגיע לנקודה שכולנו רוצים להגיע אליה. אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל, באופן אבסורדי יש רק אופוזיציה היום.

יש אחת, שתיים, שלוש יחד אתי. ארבעה. ארבעה, סליחה,

אתה צודק. באמת, נכון? משהו לא מסתדר לי. אדוני השר, זו לא הפעם הראשונה שזה לא מסתדר לך פחות טוב, חברים, חברים, בואו ניתן לשר להמשיך את דבריו ונקשיב. אני חושב,

שאנחנו צריכים להסתכל על ההתקדמות שחלה בכל מה שקשור בזכויות הקהילה, ולא רק להסתכל על מה שעוד לא השגנו ומה שעוד לא הושג.

מדינת ישראל נראית היום שונה לגמרי מכפי שהיא נראתה לפני עשר שנים או 15 שנה. אני חושב שאם נסתכל על מה שקורה היום בנושא הזה, בעצם אפשר לראות גם התקדמות גדולה מאוד בכל מה שקשור בשיח החברתי כלפי הקהילה, בנראות של הקהילה בקרב הציבור הכללי, שזה מה שחשוב, ולא רק במקומות אחרים. אני חושב שהנושא של הקהילה נמצא כל היום על סדר-היום הציבורי, המדינה מתקדמת כל הזמן להכרה בבני-אדם כשווים ללא קשר לנטייתם המינית, יש ארגונים, כמו "איגי" וחוש"ן, של הקהילה, שנתמכים על-ידי הממשלה, אולי לא מספיק, כמו שאמר חבר הכנסת דב חנין, אבל נתמכים. ואני חושב שאם יהיה צורך ביותר מכך, אני בטוח ששר האוצר ידע לפתור את הבעיה הזאת. יש בני ובנות הקהילה שעושים קדם-שירות כחלק מארגון "איגי", שזה דבר שהוא פשוט נפלא, שיש דבר כזה, גיליתי את זה לפני כמה חודשים כתוצאה מכך שבן של חברים פשוט הצטרף לפעילות הזאת, לא ידעתי שזה קיים. אין ספק שאנחנו צריכים כולנו לזכור, לפני הכול, באמת את שירה בנקי, שבאוגוסט האחרון נרצחה, נרצחה ברצח שכולו שנאה, כולו חוסר יכולת לקבל את האחר, כולו על רקע העובדה שקיימת קהילה שבאה ואומרת: אנחנו לגיטימיים, אנחנו כמו כולם, תנו לנו את הזכויות. אדוני השר,

אני אנסה לדמיין מה הממשלה בין 2013 ל-2015 עשתה בעניין הזה.

אולי אני אבדוק מה בין 2013 ל-2015 הממשלה עשתה בעניין הזה. אני אספר לך. הייתה איזו ממשלה, היא יכלה לפתור את הבעיה הזאת.

חברת הכנסת גרמן, נא לאפשר לשר לומר את דבריו. את רוצה להתעמת, אני מוכן להתעמת, אין לי בעיה. לא, אני לא רוצה. אני באתי לומר את שלי, את רוצה? אני מסכים. אדוני השר,

ובאמת ראש הממשלה עשה ג'סטה נפלאה

אבל בעובדה, במציאות, ביום ראשון האחרון היו שישה חוקים שמטרתם הייתה לקדם את הקהילה הלהט"בית, אף אחד מהם לא עבר.

אז איך אתה מסביר את זה שמצד אחד אתם בעד הקהילה אבל מצד שני לא מצביעים בעד? אל תתקוף אותנו,

את יודעת, חברי הכנסת,

חברת הכנסת גרמן, חברת הכנסת, וראש הממשלה, אנחנו כיבדנו אותו, הוא לא טרח אפילו להגיד תודה לראשות השדולה על זה שהן, עם כל הכבוד לו, עם הביבי-בולשיט הזה,

שהוא פה עולה ורק אומר כמה חשובה לו הקהילה וכדומה, אבל בפועל אנחנו יודעים שאין לא תקציבים ולא חקיקה, אז מספיק עם זה,

אני חושב,

חברי הכנסת,

חברי הכנסת, אמיר, אמיר.

חבר הכנסת אוחנה, בואו נמשיך. סליחה, חברת הכנסת רוזין. חברת הכנסת רוזין. זה ציון יום מיוחד, אני מבקשת, עד עכשיו שמרנו על איפוק, בואו נשמע את תשובת השר ונמשיך בסדר-היום. בבקשה.

ואת כמובן יודעת שאני מאוד מאוד מעריך אותך, לא רק מעריך אותך, מאוד מאוד מעריך אותך, הייתם בממשלה. הייתם בממשלה בלי חרדים. יכולתם להעביר את החוק הפשוט הזה, שאומר, לא, להכיר בנישואים. הכרת בנישואים? אבל אנחנו העברנו את חוק הפונדקאות, סליחה, למה לא עד הסוף? למה לא עד הסוף? מה קרה? למה לא עשיתם את זה? חברת הכנסת יעל גרמן, אני מבקשת. אנחנו עשינו,

רבותי, כולנו יודעים שהחוק, חברת הכנסת יעל גרמן.

אני אסיים ותגיד את המשפט. אני אגיד לך: הייתה ממשלה בלי חרדים,

אני מבקשת. אני קוראת אתכם לסדר. חבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה. אוקיי.

החוק בישראל, כמו שאתם יודעים, ולצערנו, עדיין לא מכיר בנישואין חד-מיניים או באיחוד אזרחי, אבל אין ספק שבתי-המשפט עושים את מה שצריך לעשות. גם עבור הכנסת,

במובן מסוים מוציאים את הערמונים מן האש, וכל הזמן מוסיפים זכויות ומכירים בזכויות, בעיקר בנושאים כלכליים, זכויות של זוגות חד-מיניים. אני חושב שחשוב מאוד שבתי-המשפט עושים את זה, ובמובן מסוים מקילים גם לגבי בעיות אחרות שיש כאן בתוך הכנסת שמונעות מהדבר הזה לקרות. אני חושב שבסופו של יום אנחנו נמשיך ונתקדם, ובסופו של יום גם הדברים שכולנו רוצים היום שיקרו,

בסופו של יום כולנו מבינים שזה עניין של קונסטלציות, כי זה יקרה, כי מה שקורה בעולם קורה בישראל, ביום כזה או אחר, וגם זה יקרה. אין ספק שהמדינה צריכה להמשיך ולדכא תופעות של הומופוביה ושנאה, גם באמצעות אכיפה, גם באמצעות מערכת החינוך. הממשלה באמת מתכוונת לבדוק אפשרות של הקמת רשות שתהיה אחראית לנושא זכויות הקהילה הגאה, גוף שיהיו לו גם אחריות, גם תקציב, גם תכלול של הנושא. הוא בטח יסייע לקדם את הזכויות של הקהילה ולפעול למען הקידום שלהם בקהילה הכללית. אני רק רוצה לומר לסיום, שאופטימיות,

מסייעת הרבה מאוד פעמים להגיע להישגים. המדינה התקדמה מאוד בנושאים של זכויות הקהילה, ובסוף גם הנושא שחסר, יקרה.

אדוני השר, מה אתה מציע, להסתפק בתשובתך או להעביר את זה לוועדה? מה המציעים רוצים? מה המציעים, בבקשה? דב חנין. מה אתם רוצים? אני מציע להעביר לוועדה למעמד האישה אני מציע להסתפק בתשובה. מי שרוצה לקיים דיון, שיקיים דיון.

אנחנו היינו רוצים שזה יהיה בוועדה לביקורת

נו, באמת. למה? היה דיון נהדר, יעל, נו, ברצינות. את רוצה תשובה, עוד מישהו רוצה להציע?

חבר הכנסת דב חנין הציע לוועדה למעמד האישה.

חברת הכנסת יעל גרמן, ביקורת המדינה. חבר הכנסת אוחנה? אולי ועדת העבודה והרווחה? דב מסכים לביקורת, ועדת הכנסת. כן, כן. זה מה שאנחנו נעשה, בגלל שאנחנו לא יודעים בדיוק לאיזה ועדה. דב מסכים לביקורת המדינה. זה לא משנה. יש כאן עוד מציעים. יש כאן עוד מציעים. אז אנחנו נצביע על, בעד זה להעביר לוועדת הכנסת, שתחליט לאיזו ועדה להעביר את ההצעה, ונגד זה להסתפק בתשובת השר. בבקשה, אנחנו מצביעים.

אנחנו מצביעים. מי בעד?

שני דברים: נגד יהיה להסתפק בתשובת השר, ובעד יהיה להעביר לוועדת הכנסת כדי שתחליט באיזו ועדה לדון בהצעה. אז מי בעד? מי נגד?

בעד, 16, אין מתנגדים ואין נמנעים. אם כך, ההצעות לסדר-היום: ציון יום הזכויות לקהילה הגאה בכנסת, תועברנה לוועדת הכנסת כדי שתחליט באיזו ועדה יידון הנושא.

היו הוועדה לביקורת המדינה, הוועדה למעמד האישה, והשר אפילו הציע לוועדת העבודה והרווחה. אוקיי, לפרוטוקול, זה נרשם. אנחנו ממשיכים. אנחנו כרגע בשעת שאלות לשר להגנת הסביבה. יש כאן שאלות של חבר הכנסת מיקי לוי. אדוני השר, אתה מתבקש לעלות לדוכן. אפשר לדעת מה הרשימה, כן. אני אקריא את כולם, אחד אחרי השני, בסדר? מזכיר הכנסת, יש רשימה מסודרת של דוברים או שאני אקריא אותם? אתה תזין אותה? אוקיי. אז כך, אנחנו מתחילים בחבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. אחריו, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, ואחריה, אורן אסף חזן, ותכף תוזן הרשימה. חבר הכנסת, אני לא רואה אותך. אני כאן. תודה רבה, גברתי. אדוני השר, נוכח כוונתו של ראש העיר ירושלים להקים מטמנת פסולת בניין בוואדי שבין הגבעה-הצרפתית לשכונת עיסאוויה בקרבת בית-החולים "הדסה הר-הצופים", מתחולל מאבק ציבורי מזה חודשים, ובמסגרתו פניתי אליך כמה פעמים על מנת ללמוד את עמדת המשרד בנוגע לכוונה זו של ראש העיר. האם כבר גובש תזכיר מקצועי מצד גורמים במשרדך עם חוות דעת בנוגע להשלכות הקמת מטמנה שכזאת סמוך לבתי התושבים או לבית-החולים? מתפקידי הקודם, אדוני השר, אני מכיר היטב את התושבים ואוזני כרויה לרחשי לבם. אני אומר לך, התושבים בגבעה-הצרפתית מודאגים מאוד בקשר לפגעי הסביבה שהמטמנה הזאת תעשה להם ולילדיהם.

קיימת חלופה: להקים את המטמנה במדרונות מעלה-אדומים, באזור שממנו לא צפוי להיגרם נזק לתושבים, וראש העיר מעלה-אדומים אף הביע את נכונותו לכך. ראש העיר ירושלים מתנגד לחלופה זו במין טענה משונה שצריך לנסוע עוד כמה קילומטרים כדי לשפוך את הפסולת. האם משרדך בחן אותה? האם משרדך מתכוון לפעול לשינוי המתווה הקיים להקמת המטמנה?

אדוני חבר הכנסת מיקי לוי, מדובר בסוגיה גנרית של NIMBY, Not In My Backyard. אנשים לא רוצים שתהיה לידם מטמנה. אף אחד לא רוצה את זה. אין מקום שיסכים שתהיה לידו מטמנה, רק שיש מקומות שלציבור יש יכולת לעשות מאבק ציבורי ולהגיע לחברי כנסת ויש מקומות שאין להם את הכוח הזה, ולכן אנחנו לא שומעים על זה. לא מדובר על מטמנת פסולת, מדובר על אתר שאליו יפונו עודפי עפר. זה לא פסולת, זה לא דברים מזהמים. ולכן, היה תהליך מסודר שבו היזם, שזה עיריית ירושלים, הגיש תסקיר השפעה על הסביבה. המשרד התייחס לתסקיר, הכניס את ההערות שלו, ולאחר תיקון ההערות הדבר אושר בוועדה המחוזית, כך שהעמדה המקצועית של המשרד להגנת הסביבה תומכת בפרויקט הזה. החלופה של מעלה-אדומים פחות טובה, משתי סיבות: הסיבה הראשונה,

יש בעייתיות בהעברת פסולת ליהודה ושומרון בגלל אמנות בין-לאומיות. אבל הנושא של המרחק הוא נושא סופר-חשוב. זה לא שמישהו מנסה לחסוך עוד כמה קילומטרים של נסיעה של נהגי משאיות. בהנחה שתעשה דבר כזה ותרחיק את נקודת ההטמנה, מה שיקרה, ואנחנו רואים את זה: בכל מקום שאין נקודת הטמנה זמינה ונגישה וקרובה שופכים פסולת ברשות הרבים.

אנחנו נעשה דבר כזה, אנחנו נקלקל לעצמנו את ירושלים.

ולכן, החלופה הזאת היא לא טובה, היא פחות טובה מהחלופה של הגבעה-הצרפתית. חבר הכנסת מיקי לוי, שאלה נוספת.

אני מניח שאנחנו נפגוש את התושבים בבית-המשפט, כי מדובר בפסולת בניין, מדובר באבק למשך 20 שנה. אבל נראה שהנושא הזה, לפחות כאן,

ונצטרך לטפל בו, לפחות מבחינת התושבים, בבית-המשפט. אבל יש לי שאלת המשך, בבקשה ממך: הבוקר התכנסה ועדת המשנה של המועצה הארצית לתכנון ובנייה כדי לדון בנושא תמ"א 1, תוכנית שעשויה לסכן את חופי הים במדינת ישראל ולאפשר בנייה בקרבת החופים.

אני מבין שאתה מתנגד לתמ"א 1 שמקדמים במשרד האוצר. נשאלת השאלה,

ואני מה-זה סומך על יושרך מהיכרותי אתך בעבר: האם תפעל לביטול פרק החופים בתוכנית, שיכול לסייע ליזמי נדל"ן על חשבון האינטרס הציבורי ושמירת ערכי הטבע?

אני עוסק בנושא הזה כבר כמה חודשים. כל פעם אנחנו מצליחים להוריד את זה וזה איכשהו חוזר בצורה אחרת. אתה מכיר את הדברים האלה שיש להם סוג של "נחום תקום" כזה. אני ממש, גם אתמול וגם עכשיו, מסתמס עם בינת שוורץ, ואנחנו כבר מתקדמים להסכמות שהמשמעות שלהן היא שלא יבנו בתוך ה-100 מטר, אולי במקרים שבהם הדבר יאושר ברמה הארצית. זאת אומרת, לייצר תהליך שמאוד מאוד קשה לעבור אותו כדי שיבנו, וגם שם תחת מגבלות. אבל ככלל, את רוב מה שרצינו להשיג אנחנו כבר השגנו בשלושת הימים האחרונים. נותר עוד משהו קטן. בסך הכול אנחנו עושים את מה שצריך לעשות כדי לשמור על החופים. אני, בתפיסתי, לא חושב שצריך לבנות ב-100 מטר. פשוט לא צריך לבנות, נקודה, לא בתוך העיר ולא באזורים שמחוץ לעיר. בתוך הערים יש מספיק בתי-קפה ומספיק מסעדות. לא אלמן ישראל שצריך גם במעט שיש לבנות. בסך הכול אנחנו מתקדמים בעניין הזה. אני מודה לך על התשובה הכנה.

חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, ואחריה, חבר הכנסת אורן אסף חזן. אדוני השר, אני מאוד מודה לך. אנחנו מתכתבים בנושא מכל האמוניה כבר בעצם מתחילת תפקידך. זאת הייתה השאילתה הראשונה שלי. לצערי, אנחנו נדרשים לזה שוב ושוב. למען הסר ספק, למרות שזאת השאלה שלי, אני יודעת כמה עבודה אתה עושה בעניין.

בחודש יוני אשתקד פורסם מכרז להעברת מכל האמוניה. לאחר כמה חודשים פורסמו השלמות למכרז, שבלעדיהן לא היה ניתן להציע הצעות. בתחילת ינואר 2016 הכרזת שבתוך ארבעה שבועות ייסגר המכרז וייקבעו הזוכים בו. לא נסגר המכרז, ולכן כדאי לדעת מה הסטטוס העדכני, ואם אני זוכרת נכון, השבוע או בשבוע שעבר, סביב האירועים מצפון, דובר כבר על 2020. מתי אתה מעריך שתתבצע ההעברה? אין ספק שזה נושא מאוד חשוב, ואנחנו עוסקים בו. כרגע מועד הגשת ההצעות למכרז הוא ה-31 במרס.

צריך להבין דבר מאוד בסיסי בנושא מכל האמוניה: זה לא מכרז ל"גליק" גדול. אף אחד פה לא ניגש למכרז שהוא כולו בוננזה. זה מכרז מאוד מאוד בעייתי מבחינה עסקית, ולכן הממשלה פה גם נותנת תמיכה של 200 מיליון שקלים וגם אנחנו מוסיפים בתוך המכרז עוד ועוד ועוד הגנות כדי לצמצם את הסיכון של היזם. אני אתן דוגמה מאוד פשוטה: צריך להבין שכמחצית האמוניה בישראל, השימוש בה הוא בעצם לחברת "חיפה כימיקלים", שהיא הלקוח. תארי לך מישהו שמקים מפעל שגם כך הוא לא כדאי במיוחד, כי ישראל היא לא מספיק גדולה בשביל שיהיה בה מפעל אמוניה, ובסוף הלקוח הגדול שלו מחליט לסגור את העסק, להעביר חלק מהייצור מישראל, או סתם השוק שלו לא מוצלח והוא לא מצליח למכור. הוא יורד עכשיו במכירות שלו ב-20% 30%. מפעל האמוניה קורס, פשוט קורס. ירידה של 20% 30% אין עסק שיודע לעמוד בדבר כזה. תמיד עלויות הייצור השוליות יותר קטנות מהממוצע וכו' כלכלה בסיסית. לכן אנחנו מוסיפים עוד ועוד הגנות, ולא פשוט עם המתמודדים הפוטנציאליים וזה לא קל. נוסף על זה, התרחש אירוע עוד יותר בעייתי בחודשים האחרונים, וזה ירידת מחירי הגז הטבעי בעולם, שגרמה לירידת מחיר האמוניה בעולם. אנחנו לא יכולים לייצר אמוניה בישראל ולמכור את האמוניה במחיר גבוה, כי זה בערך להרוג את "חיפה כימיקלים" ואחרים.

אנחנו מנסים להגיע לאיזו הסכמה עם חברות הגז ועם שר האנרגיה ושר האוצר, ישבנו על זה השבוע עוד פעם, על בניית מנגנון למחיר שונה לייצור אמוניה מגז טבעי. זה קשור גם בסוגיה של הבג"ץ על המתווה, שצריכה להתרחש בימים הקרובים, אני מניח. יש לנו עוד חלופה שאנחנו בודקים על מנת לאפשר את הדבר הזה,

כי הרגע המחיר הוא כזה שאני די בספק איזו הצעה נקבל ב-31 במרס אם לא נפתור את הבעיה הזאת. גברתי,

כן, כן, עוד שאלה, בבקשה. אז אני מבינה שגם 2020 זה לא מועד שכרגע אפשר לדבר עליו,

אני חושב שאם ב-31 במרס אנחנו נקבל הצעות, נבדוק את המכרז חודשיים, שלושה גג, יש לנו פוטנציאל שב-2019 יש פה שחקן שמייצר. אז שני דברים לי אליך,

השר: קודם כול, אתה ציינת בעצמך את מתווה הגז, ואני חושבת שעמדתך בעניין מתווה הגז ידועה, והנה אנחנו רואים את המחירים הכבדים. נניח שאנחנו אחרי בג"ץ הגז, למרות שאני עוד לא כל כך רואה מה תהיה החלטת בג"ץ, היא לא כל כך ברורה מאליה, אבל בהנחה שבג"ץ יאשר את המתווה, אני תוהה לעצמי לאיזה הסכמות אפשר להגיע עם חברות הגז רק בנושא מכל האמוניה. אפשר, אפשר.

הדבר השני, אני חושבת שלאור זה שאתה מדבר בכל זאת רק על 2019, במקרה הטוב, איך ממגנים לפחות את גג מכל האמוניה? אתה יודע, קשה לדעת מתי יהיה הסבב הבא במדינת ישראל. זה באמת לא מונח רק לפתחך, אלא לפתח הממשלה כולה, אבל אני חושבת שאי-אפשר להתעלם מהעניין של חוסר המיגון של הגג של המכל הנוכחי.

מכל האמוניה ממוגן בהתאם להמלצות של ועדת שפיר, שחקרה את העניין, ובהתאם להנחיות של גופי הביטחון. זאת לא סוגיה אמיתית של הגנת הסביבה, בסופו של יום, אלא זה החלטות או מדיניות של רשות חירום לאומית, פיקוד העורף וכו'. מבחינתם, מה שיש כרגע זה מה שצריך להיות. אני אמרתי גם ברדיו ואני אומר את זה גם לך: עם כל הכבוד לאיומים של נסראללה, בואו לא נתרגש יותר ממה שהוא מאיים. אף אחד לא פוגע במכל אמוניה כשהוא יודע מה המשמעויות של זה. דווקא ממה שהוא אמר, שזאת הפצצה הגרעינית שלו, הוא בעצם אמר שהוא לא ישתמש בזה. כמו שאנחנו יודעים, מ-1945 לא בדיוק השתמשו בפצצות גרעיניות. אז אני לא אומר, זה יכול לקרות בטעות. סליחה, תרשי לי רגע לומר. אני לא אומר שאנחנו לא צריכים להמשיך לטפל בעניין ולהשקיע את הכסף בלהעביר את מכל האמוניה וכו', אבל אנחנו בטח לא צריכים לשתף פעולה עם המניפולציות הפסיכולוגיות שעושה לנו נסראללה ולהתרגש יותר מדי ממה שהוא אמר. תרשי לי, את שואלת שאלה, אז אני אענה. מכל האמוניה, יש בו סיכונים אחרים חוץ מסיכונים מלחמתיים: יש בו סיכונים של רעידות אדמה, יש בו סיכונים של סתם תקלה שיכולה לקרות. לכן, צריך לטפל בעניין הזה.

אבל הסיכונים שיותר מורכב לנהל אלה סיכונים שצריך ככל הניתן למנוע אותם.

ניהול סיכונים זה דבר שבסופו של יום אומרים איזה סיכונים אנחנו כן לוקחים. לא מכסים את כל הסיכונים בחיים. אין דבר כזה. אני מבינה את זה, האמן לי. רק אני חושבת שאנחנו מבינים שהבעיה הייתה קיימת שעה לפני שנסראללה אמר את הדברים שלו וגם שעתיים אחרי. תודה, חברת הכנסת.

זאת הבעיה העיקרית, ועדיין זה כל הזמן, חברת הכנסת נחמיאס ורבין. אנחנו ממשיכים לשאלה הבאה. חבר הכנסת אורן אסף חזן, אינו נמצא באולם. אנחנו ממשיכים לשאלה הבאה. חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת איציק שמולי.

כבוד השר, באזור טייבה,

קלנסואה והסביבה ישנם אתרי פסולת, חלקם פעילים וחלקם אינם פעילים, אשר מהווים מפגע סביבתי ובריאותי לתושבים. מה התוכנית של המשרד להגנת הסביבה כדי לפנות ולשקם את האתרים הללו? האם יש תקציב לתוכנית כדי לבצעה, ולוחות זמנים? היום הייתי בטייבה והיום הייתי בכפר-קאסם, אתה בטח יודע. גם פגשתי את ראשי הערים שם. הפתרון לכל הנושא של הפסולת במגזר הערבי הוא תוכנית "סביבה שווה" של המשרד, שיזם עמיר פרץ, יש כאלה שאומרים שלפניו, אבל אני לא נכנס לדבר הזה. בסופו של יום אנחנו לקחנו את התוכנית הזאת ועשינו אותה קצת שונה, קצת הרבה שונה. אנחנו הגדלנו את התקציב ל-300 מיליון שקל. אנחנו בעצם עשינו launch לתוכנית לפני חודש. לפני כחודש הרשויות קיבלו התחייבות כספית לשדרג את כל יכולות הרשויות בתחום ניהול הפסולת במגזר הערבי.

הן מבצעות את זה,

ביישובי המשולש יש התקדמות מאוד יפה. הם אמורים לסיים את רוב העבודות עד מאי. זה מראה שהאנשים רציניים, זה לא דיבורים שבעוד שנתיים יהיה בסדר, אלא במאי השנה עיקר הדברים יקרו. כל רשות בעצם קיבלה את החופש להחליט מה היא רוצה לעשות,

כל רשות בהתאם לצרכים שלה ולבעיות שלה וכו'. הדבר המרכזי שאמור לקרות זה בעצם שאנחנו נראה הרבה פחות פסולת שנזרקת ברשות הרבים, וכתוצאה מזה הסביבה של הכפרים תיראה הרבה יותר טוב בסופו של יום. גם טייבה קיבלה תקציב לעניין, גם לדברים אחרים. בטייבה יש בעיה גם עם אתר שנמצא מזרחית לעיר, והיינו גם בו היום, ראינו אותו היום, וגם בו אנחנו הולכים לטפל. הם הוציאו אתמול מכרז למתכנן, שיתכנן איך פותרים את הבעיה הזאת, ולאחר מכן נעשה את השלב הבא, לפתור את הבעיה הזאת. אבל אנחנו מטפלים בזה גם באמצעות הקרן לשיקום שטחים פתוחים ואחרים. בתוכנית יש פתרון קצה או, התוכנית לא מתמקדת במיחזור. סליחה, חבר הכנסת כהן.

זה בדיוק העניין. אני אומר, קודם כול שיהיה פח אשפה, אחרי זה נעשה מיחזור. במגזר הערבי, רבותי, אפילו בטייבה,

הייתי בפזורה, חבר הכנסת כהן, חבר הכנסת כהן. לא הצלחתי לשמוע, סליחה. רק שנייה. אי-אפשר לנהל דיאלוג. חבר הכנסת כהן, אתה לא יכול לשאול כרגע. דמוקרטיה, רק רגע. חבר הכנסת מיקי לוי, יש פרוטוקול, יש כללים, צריך לעמוד בהם. אם חבר הכנסת מאיר כהן רוצה לשאול, בסוף השאלה. כרגע השאלה לחבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. חבר הכנסת מיקי לוי, אל תפריע לי. חבר הכנסת מיקי לוי, אני קוראת אותך לסדר פעם ראשונה. בבקשה. זה קורה רק אצלך. בבקשה.

יש כללים ואני צריכה לעמוד בהם. בבקשה, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. כבוד השר, אנחנו מדברים גם על האתר המערבי, שהוא של חברה פרטית, והוא פועל בניגוד לחוק. השאלה, יש גם בית-משפט, ואדבר על זה, היום גם יש לי הצעה לסדר-היום בנושא הזה, בהשלכות שלו. נדבר ארוכות יותר, כי יש לי עשר דקות אחר כך. אבל האם יש תוכנית, ויש גם דיון בבית-משפט בעוד יומיים, מה העמדה של משרדך בקשר לסגירת האתר? כל הנושא הזה של אתר "שרונים" נמצא בבית-המשפט, כמו שאתה אומר, "שרונים" ו"כ.ח". ו"כ.ח", כן, שניהם בבית-המשפט. זו סוגיה משפטית בסופו של יום. יש שם עמדה מקצועית של אנשי הדרג המקצועי בעניין הזה, ואני לא מתערב בעמדות כאלה, כתפיסת עולם. לכן אני לא מחליט עבור הדרג המקצועי מה עמדתו.

הנטייה של הדרג המקצועי היא ללכת עם העירייה בעניין הזה. תודה. אנחנו ממשיכים לשאלה הבאה. חבר הכנסת איציק שמולי, בבקשה. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש וכבוד השר, למשרד להגנת הסביבה, אדוני, יש קרן שתכליתה הגנה על בעלי-החיים. בעזרתה תומכים בכל מיני פעילויות, ארגונים וכיוצא באלה. הקרן גם רשאית לגייס תרומות מאזרחים ומגופים חיצוניים, מלבד הכסף הממשלתי שיש שם. רצוני לשאול: 1. כמה כסף גייסה הקרן ממקורות חוץ-ממשלתיים בכל אחת מחמש השנים האחרונות? 2. אילו צעדים נוקטת הקרן כדי להגיע לעוד תורמים פוטנציאליים? 3. איפה זה עומד, כלומר איפה סך הכסף שיש בתוך הקרן עומד ביחס למה שמבקשים הארגונים? זאת אומרת, לא כמה בקשות אושרו אלא אם,

"תנו לחיות לחיות" מבקשים 100,000 שקל, ומאשרים להם 20,000 שקל, סתם כדוגמה, זה אומר שאישרו 20% מהבקשה, אז איזה אחוז מסך כל הבקשה מאושר בסופו של דבר? קודם כול, אני חייב לומר שכששאלת את השאילתה לא ידעתי שהקרן אמורה או יכולה לגייס תרומות. היא באמת גייסה מאות שקלים או אלפי שקלים כל שנה, סכומים זניחים לגמרי. אגיד לך את דעתי. אני לא חושב שהממשלה צריכה לגייס תרומות. עם כל הכבוד, ממשלה לא אמורה לגייס תרומות. אם הממשלה חושבת שהיא צריכה עוד כסף, שתיתן תקציב. הרי אלה לא סכומי עתק, בסדר? אני נגד גופים ציבוריים ממשלתיים שמגייסים תרומות, ואני לא אעשה את זה אצלי,

כמו שכולנו מרגישים מאוד לא בנוח כשאנחנו רואים את חיילי צה"ל מקוששים תרומות, אז גם כאן לא צריך לגיס תרומות בהקשר הזה. אני לא בעד, ולא אעשה את הדבר הזה ולא אמדוד את האנשים במשרד על כמה תרומות הם גייסו. זאת לא העבודה שלהם. גם יש מספיק ארגונים, והארגונים יגייסו לבד את התרומות.

אם אני הייתי תורם לנושא, לא הייתי תורם לממשלה, הייתי תורם ישירות לארגון. אני לא צריך את הקרן שתתווך ביני לבין "צער בעלי-חיים", כך שכל הרעיון מלכתחילה הוא די לא נכון, ולכן אני לא מתכוון לקדם אותו. לגבי היקף התמיכה, אני הסתכלתי על הרשימה של כל הארגונים שנתמכים. זאת שאלה קצת בעייתית כשאתה שואל איזה אחוז הם קיבלו ממה שביקשו, כי אם מישהו הגיש בקשה הזויה,

למשל, ארגון שביקש 1.5 מיליון שקל וקיבל 300,000, אבל 300,000 זה הרבה בסך הכול ביחס למה שארגון כזה צריך לקבל, אז זה משנה לך את כל הממוצע. אתן לך את הרשימה, תקבל את הרשימה ותראה בדיוק מה ביקשו ומה קיבלו. יש ארגונים שקיבלו את רוב מה שביקשו, יש ארגונים שקיבלו חלק קטן, ויש ארגונים שקיבלו חצי ממה שביקשו וכו'. אבל אין ספק שגם אם נביא עוד כסף לעניין הזה, ואנחנו מתכוונים להביא,

שר האוצר הבטיח לנו תוספת של כמעט 50% לנושא הזה, עוד השנה, אנחנו את הכסף הזה כמובן נמשיך לחלק לארגונים. אבל אני חושב, למדוד את זה באחוזים מהבקשה זה קצת פחות נראה לי בעל משמעות גדולה.

תקבל את הרשימה, בדיוק מה ביקשו ומה הם קיבלו. חבר הכנסת שמולי, עוד שאלה, בבקשה. אדוני השר, אני מסכים עם הקביעה השנייה שלך, יש בזה היגיון. עם הקביעה הראשונה יש לי בעיה, כי אני חושב שבתחום של ההגנה על בעלי-החיים, הממשלה,

גם כל הממשלות שהיו לפניה, משחקת משחק כפול. למה אני מתכוון? למשל, בנושא האכיפה.

באה המשטרה, בא משרד החקלאות ובא המשרד להגנת הסביבה, ואומרים: זה עלינו. בפועל אנחנו רואים איפה זה עומד בסדרי העדיפויות של כל הגופים הללו. מצד שני, כשעולות יוזמות מהצד השני, שהן סוג של להפריט את הכוח, את הסמכות, לעזור לבצע אכיפה, יש עמידה על הרגליים האחוריות. קודם כול, זה שיש השנה עוד כסף, על כך תבורכו. באמת, זה לא מובן מאליו. אבל אני חושב שבכל זאת, אם לא קנה המידה שאני הצעתי, בואו תציעו אתם משהו אחר ביחס לצורך של העמותות שכן עושות למען בעלי-החיים. אני מבטיח לך שאם נדבר, ואני בטוח שאתה עושה את זה, עם "צער בעלי-חיים", "תנו לחיות לחיות", "אנונימוס", כל הגופים הללו, בגלל שאנחנו יחסית נמצאים בתחתית, הצורך הוא מאוד מאוד גדול.

אם לא המדד שאני הצעתי, ומעבר לזה שאתם שמים עוד כסף השנה, בואו תציעו מדד אחר: לבוא, לבחון ולראות איפה אנחנו עומדים ביחס ליעד. כי זה נראה כאילו הממשלות לדורותיהן נותנות כמה כסף שיש. זו ההתייחסות. אין אסטרטגיה לתחום, אין מדיניות בתחום, כל ארגון עושה פחות או יותר מה שנראה לו לנכון, וזו לא התנהלות. הנושא של אכיפה, באיזו רמה נעשה או לא נעשה, אני מוכן שנדבר על זה. לא דיברנו על זה אף פעם, אבל זה לא העניין. המדידה של התקציבים שם או של אחוזי המענה לבקשות, זה נראה לי פשוט לא נכון. אגב, חלק מהבעיה, ואני לא מתבייש לומר זאת, הוא הרבה מאוד ארגונים: בהרבה מאוד תחומים, בכל נושא קמים לך הרבה מאוד ארגונים. ואז אתה מחלק קצת לכל אחד, וכל אחד יש לו את התקורות שלו וההוצאות, ובסוף על כל 100 שקלים שהמדינה שמה בנושא, מגיע מעט מאוד לנושא עצמו, בגלל ריבוי הארגונים. אני רואה את זה בנושא הסביבה. הם חוזרים על עצמם, ויש כפילות. כולם, בגדול, מייצרים לנו הרבה מאוד תקורות מיותרות. אולי צריך לקרוא לארגונים להתאחד, פשוט להתאחד. גם כן, בתור אחד שבאמת הנושא קרוב ללבו, ואתה עוסק בזה, ואני מאוד מעריך את מה שאתה עושה בעניין,

שהארגונים יתאחדו. לא צריך את כל הארגונים האלה, כל אחד בנפרד. אם יש ארגון ספציפי שיש לו משהו ספציפי,

אבל כולם חוזרים על עצמם. וזו דרך מעולה להשיג הרבה יותר אפקטיביות וכסף לנושא עצמו. תודה, אדוני השר. שאלה נוספת של חבר הכנסת עיסאווי פריג' בבקשה. אחריו, חברת הכנסת מיכל רוזין. אדוני השר, אני לא צריך עכשיו להתחנף, מהאופוזיציה, אבל אנחנו עוקבים אחרי מעשיך. אתה שר, יחסית, שבא לעבוד. זה דבר, אני אומר את מה שאני חושב, מה לעשות. זה כואב לך? זה בסדר, זה בצד שלכם. זה הסגנון. הוא התכוון ש-99% מתוך 100%. חבר הכנסת עיסאווי פריג', אני מבקשת לקרוא את השאלה מהנוסח, אלה הכללים. בבקשה. חברת הכנסת מירב בן ארי, נא לא להפריע לו. לתת לו לסיים את השאלה. גברתי היושבת-ראש, אצלך, יש כללים. הכללים נוקשים מדי. אני רציתי להקל.

הם כללים בתקנון של הכנסת מאז ומתמיד, טוב, בסדר. אני מנסה לעמוד בהם, זה התפקיד שלי. בסדר, בסדר.

מכובדי השר, שאלתי לגבי שרפות הפסולת. ברשותך, אתה התייחסת ברמת המקרו. 1. כיצד המשרד מתמודד עם התופעה, שגורמת נזק בכל רמה? 2. האם הועברו בשנים האחרונות תקציבים לשם הגברת יכולת הפיקוח של המשרד להגנת הסביבה על שורפי הפסולת? 3. מה לדעתך ניתן לעשות? אנחנו מרגישים את זה בכל מקום ובאלפי מקרים.

עיסאווי, הנושא פשוט מאוד. כשהמדינה לא נותנת תשתיות ולא מייצרת תשתיות, אז שורפים פסולת. אף אחד לא באמת רוצה לשרוף פסולת. אין במגזר הערבי פירומנים, שכל מה שמעניין אותם זה לשרוף את הפסולת ליד הבית שלהם. המדינה לא סיפקה מספיק תשתיות. וזה בדיוק פרויקט "סביבה שווה". קח את טירה, למשל. בטירה, העירייה אוספת פסולת רק מ-80% מהתושבים. שאר ה-20% מה הם עושים? שורפים, כי לא נותנים להם שירות. וחלק מפרויקט "סביבה שווה" זה שנגיע ל-100% התושבים. ברגע שנגיע ל-100% התושבים לא יצטרכו לשרוף פסולת.

לגבי הסוגיה של האכיפה, במסגרת התוכנית אנחנו שמים כסף גם לאכיפה, לא רק לתשתיות אלא גם לאכיפה. אנחנו מודדים עכשיו גם את המשטרה הירוקה בעניין הזה בצורה הרבה יותר, נקרא לזה, אגרסיבית. אנחנו רוצים לראות כמה שיותר החרמות משאיות, כי כשמישהו שם את הפסולת בצורה לא חוקית ולוקחים לו את המשאית, זה באמת כואב. כשנותנים קנס של 700 שקל,

זה לא באמת כואב, כי כלכלית זה כדאי. אנחנו, בנושא הזה גם במסגרת התוכנית וגם בכלל, מגבירים מאוד את האכיפה. תודה. שאלה נוספת, חבר הכנסת עיסאווי פריג'. מכובדי השר, אני אקח את דבריך, ואני הולך לשטח. מתי אני אחזור אליך באותה שאלה, לראות שינוי ברמת המעשה? תגיד לי מתי. שאלה מעולה. אני אגיד לך. אני גם היום התראיינתי ב"פאנט", באולפן שם, אמרתי לו את אותו דבר. אמרתי לו: ביולי תזמין אותי ותראה שינוי גדול.

לא הרבה זמן, נכון? הופתעת. הופתעת. אני הופתעתי, אבל אני אעשה את זה. טוב מאוד. תודה. חברת הכנסת מיכל רוזין, בבקשה, שאלה נוספת. אחריה, חברת הכנסת יעל כהן-פארן, שאלה אחרונה. אגב, רק משפט אחד נוסף, עיסאווי, אנחנו כממשלה, בעניין הזה, עשינו את מה שאנחנו צריכים לעשות: הכנו תוכנית כללית, הבאנו תקציבים, נתנו את התקציבים לרשויות, ועכשיו זה בידיים שלהן. זה באמת בידיים שלהן, זה היופי שבעניין. עכשיו הן צריכות לעשות. תעניש אותן אם הן לא יעמדו בזה. הציבור יעניש אותן. קודם כול, הן רוצות. עזוב, עיסאווי, תשמע, הן רוצות. ראש עיר רוצה לטפל בבעיה הזאת. אין לי תלונה. יש שיתוף פעולה מעולה של ראשי הרשויות בעניין הזה. אנחנו נראה שינוי ברוב המכריע של הרשויות. ברור שתמיד יש איזו רשות,

שזה לא יקרה בה.

אני חושב שיש עבודה מעולה בעניין הזה. גם נתנו לרשויות לבחור מה הן רוצות לעשות, כל אחת בהתאם לבעיות הספציפיות שלה. לא אמרנו: אנחנו השלטון המרכזי,

באנו בשיטה הפוכה. תודה. בבקשה, חברת הכנסת מיכל רוזין. כבוד השר, תודה. די שאלו בשאלה הנוספת, אבל אני בכל זאת אקריא את השאלה שאושרה לשעת שאלות, וגם יש לי שאלת המשך. הקמת המפעל לייצור אמוניה המתוכננת במישור-רותם תיקח עוד שנים רבות.

מסתמן כי המכל הקיים בחיפה לא ייסגר לפחות עד לשנת 2020, 2021,

לאחר שהמכל אמור היה להיסגר מלכתחילה בשנת 2017. לצפי הסגירה ממשיך להתווסף עוד ועוד זמן.

כיצד פועל המשרד להגנת הסביבה על מנת להפחית את כמות האמוניה במכל הקיים,

שלה חשופים תושבי חיפה והצפון? האם המשרד החל בתהליך של בחינת חלופות להקמת המפעל, כגון הייבוא המפוצל שהוצע בדוח חברת "א.ת.ו.ס" לבקשת המשרד להגנת הסביבה בדצמבר 2011? אני אוסיף שהיה דיון בוועדה לביקורת המדינה, וכל הרשויות בדרום טוענות בתוקף שהן לא רוצות את המכל, ברשויות שלהן. תודה. לגבי החלופות למכל אמוניה, אני חושב שהחלופה של בניית מפעל היא החלופה הנכונה וצריך להתמקד בה. אם אנחנו נתחיל לזגזג סביב החלופה הזאת, אז לא יקרה כלום. החלופה להקים מכלים נוספים או מכלים נפרדים היא חלופה לא נכונה, כי בסופו של דבר, אם מסתכלים על זה מבחינה ביטחונית, זה לא משנה איפה תשימי את המכל, אפשר להגיע אליו. אז אם יצאו לא 12,000 טונות אלא 6,000 טונות ממכל, זה אותו דבר, זה קטסטרופה בכל מקרה, כך שזה לא פותר שום בעיה. אגב, אנחנו לא נצליח היום לאשר הקמת מכלים ליד אף אחד,

מטמנת עפר שלא עושה כלום לא מצליחים לאשר, או שמנסים לאשר ויש ערעורים,

שנבזבז כוחות על דבר שלא יקרה. יש חלופה נוספת שמדברים עליה: לצמצם את המכל דרך זה שבמכל לא יהיו 12,000 טונות אלא ימלאו אותו לא פעם בחודש אלא פעמיים-שלוש בחודש. אבל אומרים שהאדים יותר מזיקים מהחומר עצמו.

האדים זה החומר.

אבל אם מרוקנים, הנזק שיכול להיגרם יותר גדול. ככה הבנתי מהדיון. לא הבנתי את האמירה. בדיון שהיה ביום ראשון אנשי המשרד להגנת הסביבה אמרו שאם תרוקן חומר, בעצם יכול להיגרם יותר נזק. אם את מרוקנת חומר, את מרוקנת אותו לאוויר, וזה אדים. זה מסוכן מאוד, חד-משמעית.

חברת הכנסת קארין אלהרר, אני מבקשת, זמן השאלות הוא של חברת הכנסת מיכל רוזין. ומי שירצה לשאול, אנחנו תכף מסיימים. תוכלו לשאול בשני נושאים שאני אומר אותם. בבקשה. מה שהתחלתי לומר, שיש חלופה שימלאו את המכל פעמיים או שלוש בשנה. בדקנו גם את זה. סטטיסטית, סטטיסטית, זו סטטיסטיקה מוחלטת, הסיכון הכי גדול במכל האמוניה זה שבמכלית שבאה לתדלק את המכל תהיה איזושהי תקלה, הצינור ייפול וכו', ואז תדלוף

ההסתברות של הסיכון הזה היא הרבה יותר גדולה משל כל נזק אחר שיקרה למכל. אם נעשה את זה, אנחנו מכפילים ומשלשים את ההסתברות היותר-בעייתית, ולכן לעשות את זה זה פשוט לא נכון. אין פה שום היגיון, לעשות דבר כזה. תודה. חברת הכנסת מיכל רוזין, בזה סיימת את השאלות, תודה. חברת הכנסת יעל כהן-פארן, שאלה אחרונה, בבקשה. עוד מעט, מי מחברי הכנסת שירצה לשאול יוכל לשאול בשני נושאים: "סביבה שווה" ותחבורה בהנעה חלופית. תודה, כבוד השר, תודה, גברתי היושבת-ראש, השאלה שלי נוגעת להצהרות שלך. במסגרת התוכנית הלאומית לצמצום זיהום אוויר במפרץ חיפה דיווחת על ירידה של 11% ברמת זיהום האוויר. אני רוצה לשאול: 1. איך השוו את הנתון הזה? 2. מהו קו הבסיס שממנו חושבה הירידה? 3. לאיזו תקופה הוא מתייחס? 4. לאילו חומרים הוא מתייחס? 5. מה הייתה הירידה בכל חומר? תודה. אני מתייחס, כמובן, לחומרים נדיפים. לקחנו את המפעלים שאנחנו יודעים, כל אלה שאין בהם שינוי,

אבל לקחנו את המפעלים שאנחנו יודעים מה השינוי שקרה בהם, ומודדים את היקף הירידה בטונות, מודדים את זיהום האוויר בטונות, ובהתאם לזה חושבו 11% ירידה. של חומרים נדיפים?

לפי המידע מהתעשייה? לא, לא.

לאו דווקא מידע מהתעשייה. אז לפי מידע מאיפה? חלק מהמידע הוא מהתעשייה, אבל חלק מהמידע, אנחנו מודדים אותו.

אני לא יודע אם קראת היום, אבל אנחנו היום הוצאנו הזמנה לשימוע ל"כרמל אולפינים" כן,

על דליפה של חומרים מעבר למה שמותר להם, מעבר לידוע, דליפה רב-מוקדית, מה שנקרא, שזה לא מהארובות אלא מהמערכת עצמה. אם באמת מה שאנחנו חושבים שקרה שם, קרה, אז זו בעיה לא פשוטה. אז לא ירדו.

אז הם לא ירדו ב-11%. אבל לא הבנתי עדיין: 11% ביחס לאיזו שנה? זאת הייתה השאלה הראשונה. ביחס ל-2014. ביחס לשנה הקודמת.

2014. הבנתי. אפשר לקבל את המידע הזה בכתב? כן, ודאי. אוקיי. שאלה נוספת, אומנם עלה כאן פעמיים,

זה כתוב בתוכנית שלנו,

אבל אין את המידע, את הנתונים המפורטים. סליחה, זה כתוב בסטטוס שלנו. אנחנו פרסמנו דוח רבעוני, הוא נמצא לידיעת הציבור. אנחנו לא, אוקיי. אני חייבת להגיב על דברים שעלו כאן קודם.

חברתי חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין וגם חברת הכנסת מיכל רוזין לגבי מכל האמוניה. אני חוששת שהדברים שהעלית, חלקם לא מדויקים, בוא נגיד את זה בצורה עדינה, אז תגידי את זה בצורה לא עדינה. בצורה לא עדינה: מכל האמוניה הנוכחי אינו ממוגן מלמעלה ולא יכול להיות ממוגן מלמעלה,

ודוח הרצל שפיר אומר את זה. והמיגונים הנוספים שהוצעו בדוח הרצל שפיר, ולא ניכנס לפרטים הטכניים, שאני בטוחה שגם אתה מכיר אותם, נוגעים לצמצום האפקט של דליפה, לא של פיצוץ ולא ספרינקלרים וכל מיני כדורי גומי,

ומעצרות. בסופו של דבר יש כאן בעיה של מכל ענק שאי-אפשר למגן אותו, של מטורף שחי במקום לא נודע מצפון לנו ומאיים עלינו כל הזמן,

יכול להיות שהוא סתם מברבר, אבל יכול להיות שיש גם איזושהי כוונה אולי מתישהו גם לכוון לשם, הרי כיוונו לשם במלחמת לבנון השנייה. בסופו של דבר, השאלה הנשאלת היא, האם המכל הזה צריך להישאר במפרץ חיפה, בלב אוכלוסייה, כשבסך הכול מרביתו, 80% ממנו, משמשת מפעל אחד? האם מדינת ישראל לא יכולה להסתדר בלי המפעל הזה ובלי הסכנה לזיהום נוראי, סליחה: הרג נוראי של אנשים בעקבות אפשרות של פיצוץ של המכל?

את לא באמת שואלת שאלה, את יותר מצהירה הצהרות. בסדר, זה לגיטימי. תודה. חברת הכנסת יעל פארן. אני אענה כאילו באמת שאלת שאלה. שאלתי. לא, אני אענה כאילו באמת שאלת שאלה.

זה נכון שרוב השימוש באמוניה הוא ב"חיפה כימיקלים" ואחרי זה קצת בכי"ל וכו', אבל כמעט כל מפעל בישראל משתמש באמוניה. כמויות קטנות, עדיין צריך. זה כמויות קטנות, לא צריך, סליחה. אז לא משנה, אז יהיה לנו מכל של 4,000 טונות. אז זה מה שיעשה את השינוי?

ו-4,000 טונות זה יהיה בסדר? לא, 4,000 טונות זה יהיה בסדר? יהיה לך מכל קטן שאתה יכול לפקח עליו. ובינתיים 600 עובדים ילכו הביתה.

600 העובדים שילכו הביתה, זה בסדר, זה לא מפריע לך. זה לא 600, זה לא 600, וגם ככה עובדים, זה גם לא מפריע לך.

גם לא מפריע לכל העובדים בעמותות שלך. חברת הכנסת יעל פארן. זה לא מפריע להם.

לא, אני רוצה להשיב לה. למה

אתה לא חייב להשיב.

אני מבין בזה קצת יותר ממנה. היא גם אומרת לשר לא להשיב לה. לא, אני לא אמרתי. אני אומרת לו שהוא לא חייב.

בבקשה. האם מישהו מעוניין? טוב, אוקיי. תודה רבה לכם. אדוני השר, תודה רבה לך. אתה עדיין אתנו, כי אנחנו צריכים שיהיה לנו שר באולם. [מס' כ/586, "דברי הכנסת", מושב ראשון,

לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות חבר הכנסת אלי אלאלוף.

אלי, אתה עומד לקבל מחיאות כפיים בוא נאפשר החלפת משמרות טובה. זה כל כך

התקנון ולאפשר שהחוק הזה יוצג על-ידי מי שפעלה, אוהבת, הפעילה ותיקנה עיוותים של עשרות שנים,

זה החוק שלך, אז אני

את הפתרון הטוב ביותר לגבי ילדים שזקוקים למערכת חוץ-ביתית, כולל האומנה. הנושא המרכזי שגם נדרשנו לו בוועדה ובחוק זה הקול של ילדי האומנה. זו אחת הנקודות המרכזיות. זה לא תמיד קל לעזוב בית, לפעמים בגיל מאוד צעיר, אפילו חודשים, ויכולת הביטוי והיכולת להתבטא ולשמור על החופש של הילד שזקוק להתבטא, לפעמים, כולל תלונה על משפחת האומנה, זה דבר שראינו כדבר מרכזי. חייבים לאפשר לילד להתבטא, להתלונן, לשבח, ושתהיה לו כתובת עצמאית, ללא תלות במנגנון שמלווה אותו. למרות שאין לי טענות, ואני חוזר, לא כל מילה שאני אומר זה ביטוי לביקורת על מישהו אחר. בחוק הזה הוחלט להקים מוסד של נציבות קבילות הילדים בלבד. היה לנו ויכוח בוועדה והייתי מאלה שחשבו שאולי גם ניתן ביטוי למשפחות האומנה או למשפחות הביולוגיות. השתכנעתי, ולכן המוסד הוא זה. אני שוב אומר, ואני רואה את החיוך הנפלא של קארין, היא שכנעה אותנו: לא, תשאירו את זה אך ורק לילדים. גם המועצה לשלום הילד הייתה בעד זה. מה שחשוב, שגם נקבע נושא של עונשים, במידה ש ואני מקווה שלא נצטרך. כל זה על מנת להבטיח לילד את היחס האופטימלי וההגון ביותר כלפיו. יש הרבה עקרונות חדשניים, ואם זה לא ברמה עולמית, אני מוכן להסתפק ברמה הלאומית שלנו. אנחנו קבענו בחוק הזה שתהיה חובת רישיון למי שרוצה להיות משפחה אומנת. קבענו גם שגוף שמפעיל חייב לקבל רישיון, בתנאים מאוד ספציפיים, מאוד מדויקים. לכן גם צריך פיקוח מאוד הולם, אינטנסיבי, של הגוף, זה באופנה עכשיו, אומרים "רגולטור"; אני,

ממשלתי עם אחריות כוללת, שחייב במשרד הרווחה לקבל את כל הכלים כדי לעמוד בפיקוח הנדרש על המשפחות והילדים האלה. דאגנו גם שתהיה אחריות לרכוש של הילד, ורכוש זה לא רק כסף, זה לא רק איזה נכס כלשהו. רכוש זה גם שלמות הילד, ולכן יש פה גם מנגנון של אפוטרופוס. כפי שאמרתי, זה דורש הרבה הרבה מאוד רגישות, ולכן אני חייב לציין בשמחה שחברי הוועדה, וגם אלה שהם לא חברי הוועדה והגיעו לוועדה כדי לדון בנושא הזה, עשו את זה ברגישות רבה, על מנת שהילד, הוריו האומנים והוריו הביולוגיים יקבלו את היחס ההולם.

אם אני לא טועה, המועצה לשלום הילד דיברה על זה לפני 15 שנה, ובקדנציה הקודמת כבר קארין ניסתה, ועשינו פה המשך של

ולכן נשארו כמה נושאים לטיפול. שלא יהיה ספק, זה חוק חי, ואני מקווה שכל מי שיבוא אחרינו, וכל עוד אנחנו פה, ילווה אותו. חסרים לנו פתרונות אופטימליים לנושא השמה של ילדים. חסר לנו פתרון,

באופן אישי, למרות שאומרים לי שאני עובר על החוק כאבא של ילד מאומץ, כאבא מאמץ גאה, בנושא של מעבר של ילד ממצב של אומנה למצב של אימוץ, זה תהליך שלפעמים קורה, לפעמים זה גם קורה טוב מאוד, וזה תהליך שצריך להמשיך ולחוקק אותו בצורה טובה יותר. נושא שלא קבענו בצורה הכי שיטתית שיכולה להיות זה גם הנושא של מעבר של ילדים, שלפעמים חייבים לעבור ממצב של אומנה למוסד חוץ-ביתי, כמו שהז'רגון המקצועי אומר. אז גם עם זה צריך להתמודד, ובוודאי יהיו עוד כמה נקודות. אבל מה שזה אפשר לנו זה גם להתמודד עם החיים היומיומיים של משפחות האומנה. למשל, נושא של החזר ההוצאות שלהן. אתם יודעים שבחלק מהזמן, או חלק מההוצאות שלהן נחשבו כהכנסה,

והוחזרו רק

אז גם זה נפתר. אני ממש חייב להגיד שזה חוק של אהבה.

זה בדרך כלל לא מתאים לז'רגון המשפטי, של אנשי משפט, אבל באמת, הוא בא מאישה מדהימה, ואני חייב להודות לה על זה שהתעקשה, דרבנה, תבעה, כל המילים שבדרך כלל יש להן קונוטציה של כפייה, ופה זה היה למען אהבת הילד. אז אני באמת רוצה להודות לך פורמלית, קארין אלהרר. אני גם רוצה להודות לשרים. נעים לי לעשות את זה לחבר, למאיר כהן, כשר הרווחה שהתחיל את התהליך,

בקדנציה הקודמת, ולהבנה של שר הרווחה הנוכחי, שגם ממשיך לתמוך בזה, וכל המנגנון שלו, שעבד אתנו, גם אם מדי פעם הסבלנות שלנו פקעה ודרשנו, ככה, מהמנגנון. אבל אני במיוחד רוצה להודות לגברת שלוה ליבוביץ על תרומתה, ולצוות המשפטי של המשרד, לצוות המשפטי של הוועדה, לצוות של משרד, אני לא ידעתי, לפני שבאתי, אני חייב להגיד לכם, שלמשרד המשפטים יש כל כך הרבה מעורבות בחקיקה חברתית.

ויש לו גם רגישות נדרשת. לביטוח הלאומי, שהבטיח גם, לא היה לנו זמן, לפי הדרישות של בעלת-הבית, לחכות לביטוח הלאומי, לתקנה שמתקנת את הביטוח של משפחת האומנה כביטוח מתנדב. אבל זה יהיה, תסמכו עלינו, לא נוותר להם. אני רוצה להודות גם לכל הגופים שמייצגים ארגונים או הורים, שבאו ושיתפו פעולה והזהירו אותנו, חלק מהזמן בכאב גדול ולא קל, ואני מודה להם באופן אישי. אני רוצה להודות לכל הצוות של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. לא היה קשה לשכנע אותם, מחר נמשיך, מחרתיים צריך לגמור את זה, והם נענו. וכל המנגנון הנפלא הזה עמד לרשות החוק, שדרש את זה. לצערי, בתקופת החקיקה הזו קרה אסון. לא רק אחד, אבל זה קשור לחקיקה שאני מציג כרגע. אני באמת רוצה להודות לנתן מאיר מעתניאל,

נתן, איפה אתה? תודה, נתן, שבאת. נתן הוא בעלה של דפנה, זיכרונה לברכה, שנרצחה בעתניאל, שהייתה גם בעצמה ילדה באומנה. כשהיא התחתנה והקימה משפחה, וגילינו את היופי שלה ואת האצילות שלה אחרי שנרצחה, היא החליטה שגם הבית שלה יהיה בית של אומנה. והיא קיבלה ילדים, כמו שהיא הייתה בבית כזה. יהי זכרה ברוך. ובשם כל חברי הוועדה וכל הצוות החלטנו, כמה שמותר לפי התקנון, אבל פה, סליחה, אולי עברנו על

להקדיש את החוק הזה לזכרה של דפנה. יהי זכרה ברוך. החוק הזה עבר בוועדה פה אחד, ולכן אין שום הסתייגות. אני מזמין את החברים להצביע בקריאה שנייה ושלישית ולאשר אותו.

תודה רבה, אדוני.

אנחנו מקדמים בברכה את נתן מאיר ואת בני המשפחה, ואת החברים והחברות מהיישוב עתניאל. כאמור, אין הסתייגויות, אבל יש בקשת דיבור אחת. אני מזמין את חברת הכנסת קארין אלהרר. אלי, תודה רבה לך. אדוני חבר הכנסת אלי אלאלוף, יושב-ראש הוועדה, מגיעות לך תודות. גברתי חברת הכנסת קארין אלהרר. אנחנו מקדמים בברכה גם את ד"ר קדמן, שהיה שותף פעיל. אדוני, חברי, היושב-ראש,

השר, האמת, שבשביל רגעים כאלה בדיוק הגעתי לכנסת. חוק האומנה, שהתחלתי לעסוק בו ביום הראשון שלי במשכן, הוא חוק חשוב מאין כמוהו, ולו מפאת העובדה הפשוטה שהוא מסדיר פעם ראשונה בחקיקה תחום שהוא חשוב מאוד. האמת היא שהכול התחיל לפני שבכלל נבחרתי לכנסת. חבר, שי פירון, הורה האומנה הראשון שפגשתי, סיפר לי והכיר לי את ילד האומנה שלו. הוא סיפר לי על כל הקשיים, המכשלות, המחסומים, הכול כדי מה? להעניק לילד את המשפחה הכי טובה שיכולה להיות בנסיבות העניין. וזו בעצם

החלון הראשון לעולם האומנה, וזה גרם לי לחשוב שברגע שאבחר לכנסת, מייד כשהיו לי אספירציות פוליטיות הבנתי שזה הדבר הראשון שאני מתכוונת לעסוק בו. בשנתיים האחרונות, למעלה משנתיים, החוק הזה קרם עור וגידים. אחרי ששמעתי על רציחתה של דפנה מאיר, קראתי קצת מהדברים שנכתבו עליה,

דברים שאתה כתבת, וגיליתי באמת שהיא הייתה אישה מדהימה שקיבלה, אבל בעיקר בעיקר בעיקר, היא נתנה. היא שהתה בילדותה במשפחת אירוח, ומשהקימה משפחה אתך, נתן, היא לא שכחה את הילדים האחרים, והיה ברור שגם אתם תהוו משפחת אומנה, ואתם הייתם משפחת אומנה לשני ילדים, אתה עדיין. אז החלטתי שזאת הדרך שלי להודות לה, היא, כמייצגת אנשים שמקדישים את עצמם גם לנתינה. וזאת הדרך שלי לזכור אותה, להנציח אותה, להקדיש לה את החוק החשוב הזה. אז באמת בישראל חיים כ-10,000 ילדים שהוצאו מבתי הוריהם מסיבות כאלה ואחרות. 80% מהם עדיין נשלחים למוסדות, לפנימיות ולכפרי-נוער, ורק 20% מהם מגיעים למשפחות אומנה. זה היה נראה לי נורא מוזר, כי הרי כולנו מכירים את האמרה שהכי טוב זה המשפחה, והבנתי שהרבה פעמים משפחות מפחדות להגיע למקום הזה, כי זה הרבה יותר מסובך, זה הרבה יותר קשה, זה הרבה פחות מוסדר, ואין חלוקה נורא ברורה של מה תפקיד משפחת האומנה, מה תפקיד המשפחה הביולוגית, איפה הילד בכלל בכל הסיפור. והיום, לשמחתי, אחרי שהחוק הזה יעבור בקריאה שנייה ושלישית, המצב הזה עתיד להשתנות, כי הורי האומנה יהיו קודם כול חייבים ברישיון, מי יכול להיות הורה אומנה. מה, אנחנו ניתן את הילד לכל אחד? יהיו תנאי סף מאוד מאוד ברורים. החוק יאפשר להורי האומנה לטעון בעבור הילדים, כי ברור לנו שהם יודעים הכי טוב מה המצב של הילד, הם מגדלים אותו. החוק, באמת כמו שאמר חברי היקר אלי אלאלוף, יקים את נציבות הילדים. זה משהו שהיה בגדר חלום בקדנציה הקודמת, והנה הוא קורה עכשיו. זה משהו משמעותי מאוד, כי זו נציבות שהיא לא סתם, זו נציבות שנגישה לילדים ומדברת בשפה שלהם ומאפשרת להם להגיע אליה בכל תלונה. דבר שהיה מאוד משמעותי הוא להבהיר מה הן הזכויות המגיעות לילדי אומנה עם מוגבלות, שהם בכלל היו פחות מטופלים בעניין הזה. החוק קובע שימונה מפקח ארצי מסודר, כל הדברים האלה שלא קרו פעם. אני מאוד מאוד מקווה שבעקבות הקביעות המאוד-ברורות האלה בחוק אנחנו נראה רק התרחבות של מספר המשפחות שיבואו וירצו להיות משפחות אומנה. יצאתי למהלך הזה, למסע הזה, מבחינתי, כי אני באמת מאמינה בכל לבי שלכל הילדים מגיעה משפחה תומכת,

בין אם לזמן קצר, ואז הם יחזרו לבתי הוריהם הביולוגיים, ובין אם לזמן ארוך, תלוי בצורך. הילדים האלה הם קטנים מכדי להבין את גודל השינוי, אבל הבית, הבית הזה שמחבק אותם ואוהב אותם, יכול לשנות לגמרי את העתיד שלהם. הדאגה שלנו כמדינה למערך האומנה, בעיני היא דאגה ישירה וברורה לילדים, וילדים, בואו נזכור, הם באמת העתיד שלנו. אני מקווה שהחוק הזה ייושם בהקדם האפשרי. יש תשעה חודשים להפעלה, משרד הרווחה כבר על הקווים לעניין תקנות. אני באמת רוצה לקוות שזה ייתן הזדמנות לכולם. אבל, אתם יודעים, נכון שאני יזמתי, אבל החוק הזה הוא שלי לא יותר ולא פחות משל הרבה מאוד אנשים טובים אחרים, שהיו חלק ממש משמעותי ובלעדיהם זה לא היה קורה. אז באמת היו הרבה אנשים: הראשון, שבעצם נתן לי את הטיוטה הראשונה, והוא סיפר לי אחר כך שהוא החזיק אותה 15 שנים בכיס, ד"ר יצחק קדמן מהמועצה לשלום הילד. אני שמחה שזיכית אותי, זו הזדמנות ואני שמחה שביחד עשינו את זה. חברי היקר, אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת מאיר כהן, כשהיית שר הרווחה לא שקלת שיקולים שהם לא ענייניים: פתחת את הדלת, רתמת את כל משרד הרווחה לעניין הזה, להצעת חוק פרטית, הרי בקלות יכולת להפוך אותה להצעה ממשלתית, ובאמת, בצורה שמעוררת השתאות. לשר הרווחה המכהן חיים כץ, שכיו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בקדנציה הקודמת התחיל את הדיונים וגם אישר את החלת דין הרציפות בקדנציה הזאת. לחברי הטוב, אלי אלאלוף, שמכהן כיו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת המכהנת, אני יודעת שהייתי מאוד טרחנית, אבל היית סבלני מאוד, ובאמת הסכמת לכל בקשה. לכל צוות ועדת העבודה, הרווחה והבריאות: למנהלת הוועדה, לאתי, לרותם יוסף המתמחה, ובמיוחד במיוחד במיוחד לעורכת-דין נועה בן-שבת על הסבלנות אין קץ. אני חושבת שלא היה שבוע שחלף בלי טלפונים, ובלי: נו, מתי, ומתי הישיבה הבאה, נועה, את באמת באמת באמת מדהימה. לשלוה ליבוביץ, המפקחת הארצית על תחום האומנה במשרד הרווחה, על שיתוף הפעולה יוצא הדופן. המחויבות שלך היא באמת אני נורא נורא שמחה שאת בתפקיד הזה. לעו"ד רינת וייגלר ולעו"ד נועם פליק ממשרד הרווחה, שותפים אמיתיים, עו"ד ליאת יעקובוביץ ועו"ד מוריה בקשי, ממשרד המשפטים שתיהן. עו"ד מיכל מזוז מהמוסד לביטוח לאומי. עו"ד לידיה רבינוביץ, הלשכה לסיוע משפטי ממלכתי, עו"ד ורד וינדמן, המועצה לשלום הילד. מוטי רנד מהפורום למען ילדי הרווחה וד"ר עודד סושרד מעמותת "הכול מתחיל בחינוך",

זה לא היה קל, הם מייצגים את הצד השני, את הצד של ההורים הביולוגיים, והעובדה שהם היו שם בדיונים ונתנו מהאינפוטים שלהם והיו כל כך מעורבים, זה בהחלט אות כבוד.

אחרונים או לא אחרונים, אבל הכי יקרים: משפחות האומנה, עמותות האומנה,

תודה רבה ששיתפתם אותי ברגשות שלכם וחידדתם את הקושי, עוררתם בי את הצורך לעשות. תודה אחרונה לצוות שלי, היועצות שלי, שליוו את החוק הזה מתחילתו, ליועצות הקודמות: שפי יצחק ומור אברג'יל, ליועצות בהווה, וזה צוות גדול: ליאור יעקבי, רחל בן-דוד, שירה עמיאל. תודות מיוחדות, מעין אבימאיר, תודה רבה. ולעדי דיק, האחת והיחידה, עכשיו את יכולה לנסוע בשלום לניו-יורק. אני מודה לכל האנשים הנוספים שלקחו חלק ברגע הזה. מבחינתי יש פה היום היסטוריה. אני אמשיך לפעול כמה שיותר,

למען ילדים במדינת ישראל, כי מגיעה לכולם הזדמנות שווה.

רבה,

תודה רבה, חברי הכנסת, תודה רבה. נא לשבת.

אני מבקש מסגן מזכירת הכנסת להודיע את הודעתו. ברשות יושב-ראש הישיבה, אבקש להודיעכם, כי חבר הכנסת אלי כהן מבקש להסיר את שמו מהצעת חוק להגדלת היצע הדירות לדיור בר-השגה ולדיור ציבורי (עסקת קומבינציה), התשע"ו 2016, שמספרה פ/2540/20. תודה. תודה רבה, אדוני. אני מבקש מכולם לשבת, אנחנו רוצים להצביע בקריאה שנייה ושלישית. חברים, אני מבקש. קארין, תתמקמי במקומך, אנחנו רוצים להצביע. אנא מכולם לשבת.

הצעת חוק אומנה לילדים, התשע"ו 2016, קריאה שנייה. בבקשה, אנחנו מצביעים, כהצעת הוועדה, כמובן. מי בעד?

סעיפים 1 92 נתקבלו.

אפס מתנגדים, אפס נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה שנייה. אנחנו ניגשים לקריאה השלישית,

ותירשם בספר החוקים. אנחנו ממשיכים בסדר-היום: הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 10) (העברת מסמך בדרך דיגיטלית), התשע"ו 2016, של חבר הכנסת מיקי לוי, לקריאה ראשונה. אדוני חבר הכנסת מיקי לוי, עשר דקות לרשותך להציג את הצעת החוק. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הנדון: הצעת החוק לעסקאות ללא נייר. נראה לי שאחרי קארין תכף אני אתחיל לבכות. יש לי עשר דקות, אני אמתין דקה. הרעיון להצעת החוק הזאת בא לעולם בעקבות הסיורים שלי ברשות המסים והררי הקלסרים והנייר שראיתי שם בתוך ארגזים, בתוך קלקרים כאלה. מהות הצעת החוק היא לחייב שליחת מסמכים באופן דיגיטלי בעסק בין המדינה או גופים מתוקצבים ובין ספקים שעמם הם מתקשרים. לעניין זה, להסמיך את שר האוצר, באישור ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת, לקבוע אמות מידה לעניין הגופים שהתיקון יחול עליהם. בתפקידי הקודם-קודם, כשהייתי נכנס לענף תביעות, התמונה שהייתה נגלית לעיני זה מסדרון ענק, באורך של 50, 60 מטר, ולאורך המסדרון, משני הצדדים, קלסרים על קלסרים עם תיקי חקירה וכתבי-אישום. אני אודה על האמת, זה תמיד הוציא אותי מדעתי, כי בעיני רוחי ראיתי איך תיקי חקירה יקרים, יקרי ערך, שאלפי שעות עבודה הושקעו בהם, נעלמים מאותו מסדרון. כשהגעתי להיות אחראי על רשות המסים, כמות הנייר בתיקי הדיווחים ובתשלומים שהמדינה מחויבת אליהם לספקים, הכמות הזאת הייתה פי כמה וכמה לעומת מה שהייתי רגיל. לכן, ההחלטה שגמלה בלבי: לצפות פני העתיד, אני עדיין רחוק משם, ולהוביל את רשות המסים להיות רשות ללא נייר, ואת משרדי הממשלה, ללא נייר. לא יכול להיות שמדינת ישראל תוציא מכרזים ויגיעו סדרי גודל של 50,

100 קלסרים עמוסים בנייר, שאף אחד לא מסוגל לענות על כל הסעיפים כדי לענות על אותם מכרזים. יתרה מכך, כשהמדינה אמורה לשלם תשלום לספק, לוקח ימים ולעתים חודשים עד שהחשבונית עושה את הדרך ומגיעה למאשר את אותה חשבונית. אין שום סיבה לכך. אפשר לקצר את הטווחים, אפשר לשלם, שהחשבוניות האלה יגיעו למאשר החשבונית הרבה יותר מהר, וכך הספק יקבל את המגיע לו הרבה יותר מהר. בעיני רוחי אני מסתכל גם על אותם יערות שאנחנו במו-ידינו פוגעים בהם, ולא מנצלים אותם רק לייצור רהיטים ושאר מצרכים שעניינם עץ. אפשר לחסוך המון המון כריתה של עצים על-ידי כך שאנחנו נעבור לדיווח דיגיטלי. הנושא המחשובי והטכנולוגי התפתח בתקופה האחרונה, כך שאין שום סיבה להשמיד את אותם מיליוני עצים רק למטרה של נייר, פיתוח נייר ולאחר מכן מחזור נייר. אפשר לחסוך את כל העניין הזה. מה עוד שהאחסון של אותו נייר, של אותם מכרזים, של אותן חשבוניות, מצריך מחסנים גדולים, מצריך אחזקה. אפשר היום לעבור ולהעביר אותם בצורה של קבצים לתוך מחשבים. בעניין הזה אני חושב שעשינו צעד בלתי רגיל לעבר הנושא של בכלל רשות מסים ללא נייר, משרדי ממשלה ללא נייר, חדרי חקירות ללא נייר. הכול אפשר ללא נייר. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהרחיב את היריעה לנושא נוסף, מעבר להצעת החוק שלפנינו. כיום אין חובה רגולטורית לחברות הביטוח להתקשר עם המבוטח באמצעות מייל, ואף חלקן הלא-מבוטל של ההתקשרויות של חברות הביטוח נעשות בפקס. חשבתי שהמכשיר הזה עבר מן העולם. אני זוכר, אדוני היושב-ראש, משהו כמו לפני 16 שנים, כשהייתי מגיע לשלוח פקס אל מעבר לים, הייתי מגיע לחדר, הפקס היה בגודל של 4 על 5 מטר, והיה לוקח סדר גודל של 20 דקות לשלוח פקס ממדינת ישראל לארצות-הברית.

אנחנו גמרנו כבר עם הפקס הזה. אפשר לסרוק את אותם מסמכים ואפשר לשלוח אותם במייל. אני מפנה את הפנייה שלי לממונה על שוק ההון, המפקחת על הביטוח ושוק ההון במשרד האוצר דורית סלינגר, ומבקש ממנה לחייב את חברות הביטוח להתקשר עם המבוטחים באמצעות מייל, למי שיכול ולמי שברשותו מחשב. אני מקווה כי אגף שוק ההון והגורמים המקצועיים יאמצו את בקשתי, כדי שלא ניאלץ ללכת לחקיקה גם בתחום הזה. אדוני היושב-ראש, תודתי באמת הגדולה, העצומה, לחברי חבר הכנסת אורי מקלב, יושב-ראש ועדת המדע והטכנולוגיה.

לא נתקלתי ביושב-ראש ועדה שמבקש לדחוף חקיקה בצורה כל כך מסיבית, מתעקש מול הרגולטורים מהאוצר, ורק שלשום עבדתי אתם והיום הסבירו לכולנו למה אי-אפשר, ועל כך אני מסיר את הכובע לפניך. כולי כבוד אליך אחרי הישיבות שישבתי במחיצתך כדי לדחוף את החוק הזה. אני גם רוצה להודות ליועץ המשפטי, לאייל, סליחה, לאורי, היועץ המשפטי של הוועדה, שעזר וסייע מאוד בקידום, אייל לב-ארי. לאייל לוי, רשום לי. ענת לוי ואייל לב-ארי.

אמרת. לא שמעתי, אני מודה לכם. חבר הכנסת אורי מקלב, זה מזכיר לי את בית-הכנסת: מתחילים לברך ותמיד,

אבל מגיע להם. אדוני היושב-ראש,

מגיע להם, הם היו כל כך אכפתיים, ועל כך תודתי. אני מקווה שנצליח להשלים את החוק, אדוני יושב-ראש הוועדה, בקריאה שנייה ושלישית לפני תום המושב. תודה רבה.

היות שזו קריאה ראשונה, יש רשימת דוברים. נחמן שי. ישראל אייכלר, לא נמצא, יעל כהן-פארן, לא נמצאת, מיכל רוזין, לא נמצאת, חאג' יחיא, מוותר, תמר זנדברג, לא נמצאת, זהבה גלאון, לא נמצאת, חברת הכנסת עליזה לביא, לא נמצאת. איציק שמולי, אדוני?

אני פה. עברנו אותך, היית הראשון. עאידה תומא סלימאן, לא נמצאת. מירב בן ארי? מוותרת.

חבר הכנסת יוסי יונה, מוותר,

לא נמצא. דב חנין, טוב, הריטואל הקבוע. אדוני, בבקשה. האמת, שלוש דקות, אדוני.

האמת היא, אדוני היושב-ראש, שהפעם אני באמת נהנה. אני פשוט עולה לדוכן כי נדמה לי שהצעת חוק חשובה כזאת, חבל שתעבור בלי דיון מינימלי לפחות בכנסת. ואני רוצה קודם כול לברך את היוזם, חבר הכנסת מיקי לוי, על הצעת החוק הזאת. הגיע הזמן שנתקדם למאה ה-21, זה חשוב, והתקדמות למאה ה-21 נעשית, אדוני המציע, אדוני יושב-ראש ועדת המדע חבר הכנסת מקלב, בצעדים חכמים, נכונים ומדויקים כמו המהלך הזה. אני מאחל לכולנו שהצעת החוק הזאת תגיע במהרה לקריאה שנייה ושלישית, גם כדי שנהיה חברה מתקדמת יותר, אבל גם כדי שנהיה חברה סביבתית יותר, עם פחות שימוש בנייר, עם פחות נזקים. הכול אפשרי, אם רק רוצים.

תודה רבה, אדוני. אני ממשיך עם רשימת הדוברים: אראל מרגלית?

לא נמצא, דוד אמסלם, לא נמצא, חברת הכנסת קסניה סבטלובה, לא נמצאת, חבר הכנסת עמר בר-לב, לא נמצא. חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין? מוותרת.

חברת הכנסת רויטל סויד, לא נמצאת, חבר הכנסת זוהיר בהלול, לא נמצא, חבר הכנסת אורן אסף חזן, לא נמצא, חבר הכנסת יואל חסון, לא נמצא. חבר הכנסת עפר שלח,

חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, לא נמצא, חבר הכנסת אמיר אוחנה, לא נמצא. שנמצא, זה אני. חבר הכנסת איתן ברושי, לא נמצא. נכון, היושב-ראש? היחיד שנמצא זה אני. והוא ייתן לך. לא, הוא לא רוצה לתת לי. אדוני היושב-ראש, הוא היחיד שנמצא ורוצה לדבר.

נחמן שי. אדוני, בבקשה, בוא.

הוא היה רשום. הגיע דקה

אני מאפשר לו לדבר למרות שאני נוסע לדימונה.

אוקיי, לא, אנחנו, חוק נתוני אשראי בוועדת הכלכלה.

בבקשה, אדוני.

אני מודה לך, אדוני היושב-ראש, על הגמישות שבה

להודיע לנו על כתובת השולח במכתבים רשומים. והם מתייחסים אלינו כאילו אנחנו דורשים משהו שהוא, הם אומרים: אף מדינה ב-OECD לא דורשת את זה בחוק. אמרנו להם: נכון, כי שם מקובל ששם השולח מופיע במכתבים, ואז אין שום בעיה כזאת. אבל בכנות, אני חושב שזה חוק חשוב, וטוב שהוא יהיה פה. ואני גם רוצה להצטרף לקארין ולהודות לה על הצעת החוק שלה. אני חושב שהיינו עדים פה בכנסת לרגע מרגש שאין הרבה כמוהו, של פתיחות,

ודיבור מהלב, שכולנו היינו שותפים לו. ולא יודע כמה מאתנו יהיו פה כל, עד מתי, אבל רגעים כאלו אנחנו נוצרים אתנו לתמיד.

תודה לך, מיקי.

תודה רבה, אדוני. אם כן, אנחנו עוברים להצבעה בקריאה ראשונה: הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 10) (העברת מסמך בדרך דיגיטלית), התשע"ו 2016. קריאה ראשונה, בבקשה. ההצעה להעביר את הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים

לוועדת המדע והטכנולוגיה נתקבלה.

אנחנו עוברים להצעה לסדר-היום מס' 2959 בנושא: גידול בשיעור חולי הסרטן בשל זיהום סביבתי, של חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא.

לאחר הצגת ההצעה לסדר-היום, השר להגנת הסביבה. בבקשה, חבר הכנסת חאג' יחיא. שלוש דקות לרשותך.

הצעה לסדר-היום.

זאת הצעה דחופה, אדוני.

כבוד היושב-ראש, אדוני השר, אני אתחיל מזה שאתרי אשפה מהווים מפגע בתקופה שבה הם פעילים, וגם לאחר סיום תקופת הקליטה, אם לא עברו שיקום. זה עובדה שצריך ממנה להתחיל. בקלנסואה, לאחרונה, רשומים 550 חולי סרטן,

מעל 800. ההצעה לסדר-היום שלי הייתה אמורה להיות בשבוע שעבר. לפי בקשת משרדך זה נדחה לשבוע הזה, כדי לאפשר לכבודו לבקר ולראות את זה מקרוב ולדעת על מה אנחנו מדברים מקרוב, ואז לענות וגם להתקדם בכיוון של הבעיה. אתרי אשפה מוקמים בדרך כלל כחוק, כי עושים תוכניות מפורטות, היתרי בנייה וגם רישיונות עסק. לאתרים בטייבה יש שני מקומות שהם הבולטים: האתר המערבי, שיש בו אתר לקליטת פסולת מוצקה, ואתר כתחנת מעבר לפסולת,

סליחה שאני מפריע לך. אנחנו טעינו. עשר דקות, אני אומר לך. עשר דקות לרשותך. אני יודע שזה עשר דקות.

אז אנחנו, בבקשה, אדוני. ושני האתרים האלה, שני המקומות האלה, יש בהם בעיה בקיומם בכלל,

ואיך לטפל בהם. כבוד השר, המשרד להגנת הסביבה, כשמו הוא: צריך להיות פעיל, יוזם, נחרץ ואוכף. זה התפקיד שלו, קודם כול, כדי לשמור. בלי אכיפה אין אפשרות לשמור על הסביבה. כי מטבעו של האדם, שהוא ירצה גם לחסוך כסף וגם לעבור על החוק. אז אם לא אוכפים, אין סיבה שאנשים יצייתו לחוק, לפחות חלק מהם.

אתרי האשפה צריכים להיות רחוקים ממרכזי אוכלוסייה, ואם יש כאלה שהם סמוכים לאזורים בנויים, צריך לסגור ולשקם במיידי וללא דיחוי. על פעילותם של אתרי האשפה צריך להפעיל פיקוח מקרוב ובכל שעות הפעילות, כי הרבה אשפה, גם ביתית וגם מוצקה, מגיעה לאתרים או בלילה או בשעות הבוקר המוקדמות. כבוד השר, אני ב-1999, 1999, באתר הזה ראיתי פסולת ממפעלים כימיים, נוזלית, שנשפכה שם. צילמנו אותה בזמנו, והגשנו את זה גם למשרד לאיכות הסביבה וגם לעירייה בזמנו. הדבר לא התקדם, והאתר הזה המשיך לפעול. מי מפעיל את האתר? זו חברה פרטית שיש לה את ההיתרים.

עוד מעט אני אדבר גם על ההיתרים ועל המצב שלהם ואיך הם עובדים. אזור טייבה, וכבוד השר, ראית את זה, הוא מוכה אתרי אשפה. יש אתר מזרחי, שנסגר, אם אני לא טועה ב-1996 או 1997, 1996, 1997. האתר האחר, המערבי, פעיל עד היום, ויש גם תחנת מעבר לפסולת ביתית, ויש בדרום עוד אחד. ויש עוד תחנת מעבר אחרת, ויש את כל מה שיש מסביב, גם בשדות. גם לאורך כביש 6, שפעם, בכביש 6, קראו לו "ציר הזבל". כבוד השר, הצעתי זו הייתה אמורה לעלות. אנחנו דיברנו על זה. האתר המערבי מוגדר כאתר פסולת מוצקה. ב-2007, אז אני הייתי גם ראש העיר שם, בטייבה. אני סגרתי את האתר כמה פעמים. התדיינו בבתי-משפט, אבל הגענו, ימים ספורים לפני שסיימתי את תפקידי שם, בעירייה, הגענו בישיבה עם הקבלן, עם עורכי-הדין שלו ועם המחוז, אותו גידי, חבר שלי, הוא היה שם. ישבנו, וזה היה אחרי הסגירה האחרונה שאני סגרתי את האתר, וזה אחרי שגילינו שיש שלו חריגה בגובה. ואתה ראית את השטח, כמה השטח ענק, ראית הר שם, הר של זבל. הייתה סטייה מהגובה שהיה מותר לפי התוכניות בכ-30 מטר, 30 מטר, על השטח הזה, זה מיליונים של קובים. ואז הייתה לו גם תוכנית אחרת, הוא חפר בורות, והיה סיכום שם שלאתר הזה הוא לא מכניס פסולת מבחוץ, הוא אך ורק מוריד את כל הפרש הגובה. הייתה לו תוכנית מפורטת של הבורות האלה, שהתוקף שלה פג ב-2012. האתר הזה ממשיך לפעול. דיברנו בשאילתה, כבוד השר, על זה שיש משפט, ויש משפט מחרתיים. ובמשפט החברה מתנגדת לצו סגירה שהוציאה העירייה, אבל נפל פגם, ופגם גדול, בניסוח של הצו שהוציאה העירייה, כי רשמו שם "הפסקת בנייה"; אין לו שם בנייה,

אבל המשרד שלך, כשהוא מוציא את התנאים כדי שאתר כזה יפעל, התנאים הם היתר בנייה, תב"ע מאושרת, רישיון עסק. הדברים האלה לא קיימים, אז כל התנאים שהמשרד מתנה בטלים, כי הבסיס לקיום אתר כזה לא קיים. לא רק זה,

ב-2015, באפריל 2015, יש חברה שפנתה למשרד שלך, יש 22,050 טונות של אדמה מזוהמת וביקשו להעביר אותה לאתר נען לכיסוי. במשרד הפנו אותם להעביר מהכמות הזו 10,000 לאתר "כ.ח" בטייבה, והם התנו, מה היה התנאי שלהם? קרקע מזוהמת זו תשמש במטמנה לכיסוי, אני ממש קורא ומצטט. ומה עוד? בתנאי שהיא תהיה על תשתית,

שהפסולת, הנוזלים המזוהמים שבתוך האדמה הזו, לא יחלחלו לקרקע, וגם התשטיפים שלהם. ומה קרה לנו? אני שואל, האם מישהו הגיע לשם? האם ראה איפה שמו את זה, האם באמת שמו את זה בערמה? האם מישהו פיקח, האם מישהו בדק? ואני אומר לכבודו, זה רק כמה מאות מטרים מהקידוח של מי השתייה של קלנסואה וגם של היישובים הקטנים, מערבית, שזה גם עזריאל וגם פורת וגם עוד כמה יישובים, וגם הקידוחים של הקו הארצי, המוביל הארצי, יש גם קידוחים שמעבירים מים למוביל הארצי שם. השאלה שלנו מאוד חשובה. הפעילות של השר, החשיבות של הפעילות של השר ושל המשרד, ואני אומר במפורש, יש עוד אתר שהוא מזרחי, והתחלתי ואמרתי שהיה צריך לשקם אותו מזמן, אבל המצב שלו הוא כזה: ב-2007, כבוד השר, אני חתמתי עם חברה עולמית, קוראים לה Mondes Air, שהיא מאושרת על-ידי האומות המאוחדות והיא באה כדי לשקם, ויש תרומות, לפי הסכמים עולמיים, שבאים להקטין את גז החממה וכל מה שמסביב, והם תומכים במקומות, לכאורה של העולם השלישי. אתה מכיר את כל העניין, זה היה בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה. החתימה הייתה ב-2007, כפי שאמרתי, עד היום זה לא בוצע. לא רק שזה לא שוקם, אלא הוא היום מעכב אישור תוכניות מפורטות של הרחבת העיר לבנייה, שמתעכבות כל עוד האתר הזה עוד לא שוקם. בנוסף, אני שואל, יש לנו כל האתרים הפיראטיים למה לא סוגרים אותם? יש גם העניין של האכיפה. אני חושב שלפחות לתקופה קצובה משרדך צריך ונדרש למנות מפקח קבוע לאזור הזה, לתקופה קצובה, יכול להיות שנה, אבל שיהיה סדר בתקופה הזו, שאנשים יקבלו קנסות, כי מי שזורק אשפה, הכוונה שלו לחסוך כסף.

אני מבקש להקפיד על לוחות זמנים. בנוסף, אני רוצה לדעת גם אם במשרד יש תקנות לגבי המרחק, כמה צריך להיות אתר אשפה כזה מרוחק ממקומות מגורים, והאם זה נאכף. כי אני יודע שיש גם תוכניות חדשות לאתרים חדשים, ומבקשים גם בתחום השיפוט של טייבה, שראית כמה הוא קטן. לכן אני חושב שנושא זה שווה גם בדיקה לעומק בוועדה, ואז גם נשמע את המומחים של המשרד שלך, גם מומחים אחרים, ונדע איך לצאת לדרך. תודה רבה, אדוני.

תודה לך.

חברי הכנסת, אני חושב שעניתי על חלק גדול מהשאלות כבר בשלב הקודם, אבל בגדול אני מסכים עם רוב הדברים שאמרת, וזה מה שאנחנו עושים, זאת בדיוק תוכנית "סביבה שווה". היא אמורה לפתור את הבעיות האלה. ספציפית לגבי האתר ב"כ.ח" ו"שרונים", אמרתי לך שזה נושא שנמצא בבית-משפט, ואני לא מתערב בנושאים שנמצאים בבתי-משפט. אבל אני, רגע, תרשה לי רגע, תרשה לי רגע. תראה, אתרי פסולת זה NIMBY, אנשים לא רוצים, אף אחד לא רוצה אתר פסולת.

מה הפתרון ל"שרונים"? אתה יודע מה הפתרון? שאלתי היום: אוקיי, סוגרים כאן, לאן ייקחו את האשפה? אתה יודע לאן ייקחו? לחירייה. אתה יודע מה זה אומר? זה אומר שיזרקו את זה בדרך.

אנחנו כאילו רוצים לפתור בעיה אבל אנחנו יוצרים בעיה גדולה פי-עשרה מזה

אז אני מבין שכל אחד לא רוצה, שמעבירה להטמנה למקום אחר, אני מבין. אבל לאתר של פסולת מוצקה, לוודא שמטמינים בתוך האתר הזה. אם מישהו מטמין פסולת שאסור לו להטמין, הוא עבריין,

אם יש לך הוכחה, אני אטפל בזה. אגב, הבעיה היותר-גדולה עם השלכה של פסולת מסוכנת, אנחנו לא מדברים על פסולת ביתית, אנחנו מדברים על פסולת של מפעלים וכו' שמשליכים את זה בוואדיות, וזה הכי גרוע. זה מחלחל לתוך מי התהום ופוגע.

אני אומר שהדברים שדיברת עליהם, כולל אכיפה, הם חלק מהתוכנית. כבר היום, כשהייתי בכפר-קאסם, יש שם 25 עובדים של הרשות שהולכים ב-7 למרס ללמוד ולהיות מוכשרים כפקחים של איכות הסביבה.

יהיו להם סמכויות בדיוק כמו של המשטרה הירוקה. בעניין הזה אנחנו משקיעים הרבה מאוד מאמץ, בצדק, כי אם לא תשקיע באכיפה, לא עשית כלום, אז אנחנו שם. אני מציע שנעביר את זה לוועדת הפנים, כי אם אני לא טועה, ב-14 במרס יש לנו דיון על כלל הנושאים של טיפול בפסולת, אפשר לשלב את זה ולעשות את זה ביחד.

כן. תודה רבה, אדוני השר.

אנחנו נעביר את זה לוועדת הפנים. יירשם לפרוטוקול, לא צריך להצביע על זה, אוקיי, אנחנו בכל זאת נצביע. רגע. שנייה, אני רק אסביר ואחרי זה אתה תדבר. אחרי הדברים של דב נצביע. בעד, זה להעביר לוועדת הפנים.

תודה לך, אדוני היושב-ראש. אני רוצה קודם כול להגיד מילה טובה לחברי המהנדס וראש העיר לשעבר של טייבה, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, על הגישה הרצינית שלו לנושא שהוא העלה במליאה. אדוני השר, אתה יודע שלעתים אנחנו חברי הכנסת מעלים נושאים בהצעות דחופות במסגרת זמן של שלוש דקות, וחבר הכנסת שלפניך בחר להציג את הנושא במסגרת זמן של עשר דקות כדי להציג את כל רוחב היריעה, ואני חושב שבמקרה הזה הוא צודק, כי הסוגיה הזו שהעלה חבר הכנסת חאג' יחיא היא סוגיה שמטרידה מאוד ציבור מאוד גדול בטייבה, בקלנסואה, בכל האזור. אני מקווה שבעקבות הדיון הזה, התשובה שלך, אדוני השר, ודיון ההמשך, יחול סוף-סוף שינוי במקום הזה, כי בכל פעם שאני מגיע לטייבה או לקלנסואה אנשים שואלים אותי על אתרי הפסולת האלה, הריחות, הדאגות והחששות. הגיע הזמן לתת תשובה.

ובכן, אנחנו עוברים להצבעה. אני מזכיר שאנחנו מצביעים על העברת הנושא לוועדת הפנים. בבקשה, אנחנו מצביעים. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הפנים

חמישה בעד. אם כן, ההצעה לסדר-היום בנושא: גידול בשיעור חולי הסרטן בשל זיהום סביבתי, של חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, תעבור לדיון בוועדת הפנים. ברשותכם, אנחנו עוברים להודעה של סגן המזכירה. בבקשה, אדוני. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק הכרה אזרחית בהכשרות צבאיות, התשע"ו 2016, שהחזירה ועדת החוץ והביטחון. תודה. ובכן, אנחנו עוברים לשאילתות לשר להגנת הסביבה. אני מזמין את השר לעלות לדוכן. אבי, אתה תצטרך, אתה רץ מרתון, אז זה בסדר. תעלה ותרד. תעלה, אדוני.

כן, אבל את החצי, לא את המלא.

שאילתה מס' 316 של חבר הכנסת נחמן שי, והנושא הוא: תמחור כניסה לחוף בית-ינאי.

הנושא הוא: תמחור כניסה לחוף בית-ינאי. על-פי חוק הסדרת מקומות רחצה מ-1964, אין לגבות דמי כניסה או חניה לחופים מעבר לשעות ומועדי הרחצה. רצוני לשאול: 1. מדוע בחוף בית-ינאי אין שטח חניה סביר המאפשר גישה לים ללא תשלום, על-פי סעיף 8 לחוק? 2. רשות הטבע והגנים גובה דמי כניסה בניגוד לחוק בחופים שבהם אין שירותים לציבור,

3. מי הוא הגוף המפקח על מקרים כאלה? 4. מה הן סמכויותיו?

1 4. חבר הכנסת שי, הנושא הזה עלה אצלי לפני כחודשיים, בעקבות פניות של ציבור וכו'. יש שם סיפור לא פשוט. סמכות יש, בסדר? לרשות הטבע והגנים יש סמכות, ואין פה בעיה של סמכויות, כי בסופו של יום זו שמורת טבע, למרות שאפשר להיכנס לשם גם רק לחוף. לכן, אני פשוט הרגשתי שאנחנו לא צודקים, הרגשתי שאנחנו לא צודקים, ושוחחתי עם מנכ"ל רשות הטבע והגנים. הוא הבטיח לטפל בעניין, וחזר אלי עם הסכמה עם נציגי התושבים על כך שהם ישלמו רק 10 שקלים, ואמר לי: זאת ההסכמה, וזה בסדר גמור וכו'. אני,

קודם כול הפחיתו את התשלום לתושבים. הרגשתי שזה עבר בהסכמה,

לפעמים אתה לא מטפל בכל דבר לבד. בעניין הזה אמרתי: הגיעו להסכמה, מצוין, נהדר. מאז אני ממשיך לקבל פניות בעניין הזה, ואני מבין שלא הלכנו מספיק עד הסוף. אני מתכוון, ביום ראשון אני אשב עם מנכ"ל רשות הטבע והגנים על זה כדי לנסות להבין אם אנחנו יכולים לעשות את מה שבעצם מבקש הציבור, כי בגדול הציבור די צודק בעניין הזה, בלי שתהיה לנו השפעת רוחב על מקומות אחרים. למשל, אם תיקח את אשקלון, אשקלון זה גם גן לאומי, אבל זה גם חוף ים. זה גן לאומי אמיתי, שמטופל, יש שם עתיקות, יש עלויות לרשות. בסופו של יום, לרשות יש גם עלויות, והיא רוצה להחזיר את העלויות שלה כדי לממן שירותים נוספים. במקרה של בית-ינאי זה לא בדיוק המצב, ולכן יכול להיות שאם אצליח לראות שאני יכול לעשות כאן דבר אחד ושם דבר אחר, אז אנחנו נעשה, ובכל מקרה ננסה לשפר את המצב.

תודה רבה, אדוני. אני רק רוצה, בבקשה. אני יכול לרדת? לא, לא. יש לו שאלה נוספת, ואחרי זה יש את חברת הכנסת יעל כהן-פארן. אבל אמרו שאין פֵּא בערבית. אני מרוקאי. אה, אוקיי. אני מודה שהשר, במידה מרובה, הקדים אותי, כי אני הכנתי כבר שורה של שאלות משלימות כדי ללחוץ אותך, אבל אתה איכשהו הדפת. אני מכיר את הטקטיקה הזאת, אבל רוב השרים לא עושים כך והם ישר נכנסים לעימות. אתה עקפת אותי, ואתה אמרת בעצמך שעצם העובדה שהלחץ הציבורי נמשך אומרת שכנראה לא הצלחתם ליישב את הסכסוך, במירכאות או שלא במירכאות, ביניכם לבין הציבור, ושאתה מתרשם שיש מידה של צדק בדברי התושבים שם שנוהגים לבוא לחוף הזה כעניין של קבע, בשעות שונות וכן הלאה, וזה חלק משגרת חייהם, ואין סיבה ליטול אותה מהם, והם גם תושבים שם ולא בירושלים, חס וחלילה, הם משם. גם אמרת שביום ראשון, בעצם זה או-טו-טו, עוד כמה ימים, אתה מקיים פגישה עם יושב-ראש הרשות. אדוני, שאלתך. השאלה שלי היא: האם בקצה הדרך אתה סבור שתוכל להגיע למצב שניישב את המחלוקת הזאת ונפריד, כמו שאתה אומר, בין מקומות אחרים לבין בית-ינאי, וניתן לבית-ינאי את המקום המיוחד שלו ונפטור אותם מתשלום?

אני מאוד מקווה שכן. אני אעשה את המקסימום כדי שנגיע למקום הזה. אוקיי.

שאילתה מס' 391 של חברת הכנסת יעל כהן-פארן בנושא: פארק הקישון. גברתי. תוכנית מתאר מקומית חיפה מקבעת פארק בגודל 585 דונם,

למען הדיוק. גם תמ"א 13/ב מקבעת שטח זה. הנושא אושר בוועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים של מינהל התכנון ומעוגן בהסכם חתום עם החלטה של רשות מקרקעי ישראל. רצוני לשאול: 1. מתוקף מה מגבש המשרד כעת הסכם עם חברת "נמלי ישראל" על 160 דונם בלבד לשטח הפארק? 2. מי הם הגורמים המעורבים בהחלטה המתגבשת?

הנושא של פארק הקישון הוא נושא שנדון,

15 או 20 שנה, אין לי מושג כמה,

הקימו רשות, יש עובדים, יש תקציבים, יש הכול, פארק אין. אין פארק. יש בעיה שפשוט הקרקע לא שייכת בעצם ליזם. לצורך העניין, היזם זה העירייה וכו', ובעצם אין לה קרקע. דיברו על לקחת את זה ולהעביר את זה לטכני, לחברת הנמלים. זה שטח של חברת הנמלים, זה עורף הנמל שלה.

אפשר להפקיע לה אותו, אבל אני לא חושב שאפשר להפקיע לה אותו, כי יש לה צרכים, ואפשר לתת לה שטח חלופי בטכני, שזה נושא שבעבר נדון, אבל הוא עולה 500 מיליון שקל, ולאף אחד אין היום 500 מיליון שקל כדי לבנות פארק, עם כל הכבוד לזה שרוצים לבנות פארק, וכולנו בעד פארקים וכו' וכו'. אני מאמין בזה שאם עשר שנים או יותר יש רשות ואין פארק, אז כנראה האסטרטגיה לא כל כך טובה. בסוף יש מבחן תוצאה לדברים האלה. לכן, כשבאה אלי עיריית חיפה יחד עם רשות הנמלים או חברת הנמלים, והן אמרו: אנחנו מוכנים, גם פארק של 160 דונם זה פארק יפה,

ואת זה אנחנו מסכימים לעשות ובזה אנחנו יכולים לעמוד,

בואו, קדימה הפועל, בואו נעשה את זה. בואו ונשאיר לעצמנו אופציה להרחיב את הפארק בהמשך, כלומר לא נעשה דבר שהוא בלתי הפיך, ונתקדם. יותר טוב מאשר להמשיך לדון על פארק שלא יהיה בעוד עשר שנים. תשבי פה בעוד עשר שנים, ואני מקווה שתשבי כבר בשולחן הזה, ותגידי: כן, צריך פארק, צריך פארק, צריך פארק, ולא יהיה פארק. הדינמיקה שאני מצאתי היא דינמיקה של אין פארק, של לדבר על זה. יש עובדים, מנכ"ל. הכול, אתה יודע, זה מה שנקרא בניהול: מפעל זבל. אתה מייצר, מייצר, נכנסות תשומות ויוצאות תפוקות, ובסוף יש זבל.

אני לא בגישה הזאת. אני בגישה של: תנו לאנשים פארק של 200 דונם או משהו כזה ותשאירו את האופציה שיהיה פארק יותר רחב,

גברתי, את רוצה לשאול עוד שאלה? לא חייבים, אבל,

קודם כול, תודה, אבל אני חושבת שזה קצת פחות זמן. אומנם התחילו ב-2001 לאמץ תוכנית-אב של נחל קישון, אבל רק ב-2010 הציגה ועדת מנכ"לים, בראשות מנהל רמ"י ומנכ"לי משרדים, את ההחלטה שהם מחליטים להקים פארק בגודל שלא יפחת מ-586 דונם במורד נחל הקישון, וזה רק שש שנים. את התוכנית הגישו ביוני 2015 לוועדות התכנון, לאשר תוכנית, תשריט וכל הדברים. כמה זמן עוסקים בזה?

כמה זמן עוסקים בזה, אבל,

לא, אבל זה שש שנים. לא, לא, כמה זמן עוסקים בפארק הזה? שש שנים, מאז ההחלטה ב-2010 להקים את הפארק.

אוקיי, זה מה שיש בידי. עד ההחלטה, כמה לקח? השאלה היא אם מה שאתה אומר זה נכון, שייקחו 160 דונם וישקיעו ויהפכו את זה לפארק, וזאת תהיה הסנונית הראשונה, וכבר הונחה לדעתי אבן-הפינה, אפילו על-ידי ראש הממשלה הנוכחי בנימין נתניהו, ב-2013.

ולא ייקח, עורף הנמל, להבנתי, יש שם תוכניות מרחיקות לכת של חנ"י,

ולא "בעתיד נקים פה פארק".

התנאי שלי זה שבעצם בסופו של יום תהיה לנו אופציה להרחיב את הפארק, זה התנאי שאני שמתי לעניין. עכשיו, זה לא אומר שחנ"י מסכימה, אבל שלא יקרה דבר שהוא בלתי הפיך, זה כל העניין.

עוד פעם אני אומר: יעל,

נורא נחמד לדבר על דברים שלא יקרו. נורא נחמד. אף אחד אין לו חצי מיליארד שקל לממן להעביר את חנ"י לטכני.

אז מה את רוצה, שלא יהיה פארק?

תאמיני לי, אני יכול להמשיך בתפקידי ולא לעסוק בזה בכלל,

אבל אני מעדיף שיהיה פארק של 160 דונם. אז במקום להגיד: יופי,

סוף-סוף מזיזים את הדבר הזה מהבוץ שהוא תקוע בו, אז עוד פעם שאלות, ויש שם פעילים,

שגם להם יש עניין בנושא. ויש עניין לשמור על הרשות, כי הרשות מרגישה, אגב, חלק מהוויכוח זה סעיף הסברה שיש לרשות, של 1.5 מיליון שקל בשנה. אז אני אמרתי: אין הסברה ב-1.5 מיליון שקל לשנה לרשות, מה היא הסבירה בדיוק לציבור?

מה בדיוק היא מסבירה ב-1.5 מיליון שקל בשנה? אז יש קמפיין שלם להחזיר את הכסף. אני יודע מי עומד מאחורי הקמפיין, כי אני יודע מי מרוויח מהכסף הזה. יש הרבה יותר רבדים בנושאים האלה ממה שאת מתארת לעצמך.